בוקר טוב. אני מתנצל על האיחור. אני פותח את ישיבת ועדת פנים ואיכות הסביבה. על סדר היום פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות), דיון בסעיפים 31-66, בתוך סעיף 94 המוצע, ללא סעיפים 35, 32, 47, 46, 56, 62(1)(ה), 62(4), 62(11), 62(14). וב-1 עד 30 דנים בוועדה.

אוקיי, אתם תסבירו את זה. מתוך הצעת החוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג, מ/1612. הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אני אומר את סדר הדיון כרגע, להיום. תודה היועץ המשפטי. סדר הדיון להיום הוא כדלהלן: אנחנו נקבל סקירה קודם כל מהאוצר על החוק באופן כללי. לאחר מכן אנחנו ניתן זכות דיבור למי שירצה לשתי דקות, על החוק באופן כללי. כל אחד יכול מההיבט שהוא רוצה לדבר עליו. וכשנסיים את זה, אנחנו נתחיל היום להיכנס יותר לנושא באופן פרטני לחוק, לתיקון חוק אוויר נקי. ושם כמובן נעשה את הדיון ונראה איך אנחנו ממשיכים. יכול להיות שנמשיך אחר הצהריים. לכן אמרתי יכול להיות. לאה, תבדקי את האפשרות. יכול להיות שלא. אנחנו נמצאים,

אנחנו נמצאים בימים של חוק הסדרים. ימים טרופים עוברים על כוחותינו מה שנקרא, ולכן אתם צריכים להיות גמישים בעניין הזה ולהבין את זה ואני מתנצל מראש. אוקיי, מי מציג באוצר?

שם ותפקיד לפרוטוקול. בוקר טוב לכולם. איציק דניאל, אגף התקציבים, משרד האוצר. נציג רגע שנייה את חוק התשתיות הלאומיות באופן כללי. אני מניח שכולכם מודעים לזה. אנחנו נמצאים בסיטואציה של להקים פרויקט תשתית במדינת ישראל. אורך פרק זמן מאוד מאוד משמעותי. ואנחנו עשינו השוואה ובדקנו בהשוואה בין לאומית מה המצב בישראל לעומת מדינות אחרות. אנחנו רואים שלוקח לנו פי 2 ולפעמים פי 4 מהזמן. סתם לדוגמה, הקו האדום, הרכבת הקלה, לקח יותר מ-20 שנה. כשקו מטרו מקביל במדינות אחרות אורך 10 שנים, באותו גודל. כנ"ל לגבי היבטים של אנרגיה. מתח עליון במדינת ישראל לוקח לנו סדר גודל, ועדיין לא הסתיים, 23 שנה. כשעושים במיניסוטה אותו אורך, משהו שלקח להם באזור ה-6 שנים. ההשפעה של העיכוב בהקמת פרויקטי תשתית במדינת ישראל בא לידי ביטוי במספר אופנים, מבחינת נקרא לזה השפעה על כל המשק: פגיעה ברמת השירות. רמת השירות הנמוכה. כולכם חווים את זה בפקקים יום יום.

מי שנסע היום בכביש 1 יכל לראות את הפקק המזדחל לאיטו בדרך לירושלים. אבל לא רק בתחבורה. אנחנו רואים את זה גם באנרגיה. ב-2026 יש חשש שבעצם המשק הישראלי לא יוכל לבוא ולספק חשמל לכל המדינה בצורה רציפה וטובה. אז העלות המשקית, הנזק שנגרם בזה שהתשתיות בעצם לוקח לנו הרבה מאוד זמן להקים אותם זה בזה שהערך והתועלת שמדינת ישראל והתושבים במדינת ישראל מקבלים מהתשתיות הוא נדחה ונדחה ונדחה. ולכן השירות הוא מאוד מאוד נמוך. זו רמה אחת. מטרד לציבור. מי כמוכם יודעים, ברגע שיש עבודות, פרויקט תשתית אורך הרבה מאוד זמן. והתושבים שחיים בסביבת המרחב הזה או צריכים לבוא ולגשת לאותו אזור שבעצם מקימים את הפרויקט נפגעים מזה. בנגישות שלהם, במטרד הציבורי שקיים מהקמת הפרויקט. אז מן הסתם זה גם לציבור וגם לעסקים. רובד שהוא מן הסתם נגזרת של התארכות הזמן, זה גם כן התייקרות אותם פרויקטים. מה שלא מאפשר לנו להפנות את אותם משאבים תוספתיים, שלא תוכננו מלכתחילה, למקומות אחרים שאולי נדרשים יותר. אנחנו במשרד האוצר, ביחד עם השותפים שלנו בתוך הממשלה, באנו וישבנו וניתחנו בעצם את כל התהליך של הקמת פרויקט מקצה לקצה. מה המשמעויות שלו על כל השלבים: שלב הייזום, שלב התכנון,

אחרי זה הביצוע וכלה בשלב ההפעלה. וראינו לאורך כל הדרך את אותם חסמים. את אותם מקומות שבהם אנחנו נתקעים במדינת ישראל. וניסינו לבוא ולפתור את אותן נקודות. החוק שלפניכם הוא בעצם תוצר של אותה עבודה. התכולות של החוק, אנחנו חילקנו אותן בעצם לחמש אבנים מרכזיות: תעדוף הפרויקטים. אנחנו יודעים שלפעמים יש סיטואציה שההתנהלות המשקית, גם במגזר הציבורי וגם באופן כללי היא של העדר תעדוף. פיפו, מי שבא ראשון מקבל שירות ראשון. אנחנו רוצים ליצור איזה שהוא מדרג תעדוף, שאותם פרויקטים שהממשלה הגדירה כפרויקטים החשובים ביותר יקבלו עדיפות על יתר הפרויקטים.

אני עוד מעט אגיע למדרג אז אני אגיד איך בנינו את החוק. אני רגע מדבר שנייה על האבנים העיקריות. רשימת הפרויקטים. תכולה נוספת זה טיוב הליכי התכנון והרישוי לתשתיות, שגם שם אנחנו מזהים חסמים וצווארי בקבוק וגם אליהם התייחסנו. הבניית תהליך תיאום התשתיות. בעצם השלב הראשוני שבעצם מתחילים להקים את הפרויקט. נדרש לבוא ולהבין איזה תשתיות קיימות בתת הקרקע כדי להסיט אותם לטובת אותו פרויקט תשתית חדש. אז התהליך הזה של תיאום תשתיות בישראל אורך זמן מאוד מאוד משמעותי כתוצאה מהעדר מידע. וגם כן בזה טיפלנו. הגבלת הסמכויות ועדכון מנגנוני רגולציה של גורמים שונים. החוק בנוי בצורת פירמידה. בראש של הפירמידה, ושם בעצם ההסדרים המיטיבים ביותר ושמאפשרים הכי הרבה אפשרויות ופעולות זה בעצם 10 הפרויקטים המשמעותיים ביותר שהממשלה מגדירה אותם. ופה עוד מעט בוועדה, בהמשך הדיונים, אנחנו נבוא וממש נדון במנגנון. כיצד הממשלה בוחרת את אותם 10 פרויקטים. מה הקריטריונים ומה נדרש כדי לאשר אותם. הממשלה במועד הזה כבר במועד אישור תסקיר החוק קבעה מהם אותם 10 פרויקטים. זה מן הסתם הפרויקטים התחבורתיים הגדולים ביותר כמו המטרו, הרכבות הקלות בירושלים וגוש דן, הרכבת המהירה מקריית שמונה לאילת, מתקני פסולת. ממש 10 פרויקטים, הם בהחלטת ממשלה. ואם יושב הראש ירצה, נוכל לפרט את כולם. זה ב-10, הם נקראים "חיוניים מועדפים". הטופ פרויקטים של מדינת ישראל. בשכבה השנייה נקראים "מיזמים חיוניים". זה אמנם פרויקטים משמעותיים וגדולים, בהיקפים שלהם. אבל עדיין הם לא מגיעים לעשרה הגדולים ביותר. ושם בעצם יש נספח. מי שעבר על הצעת החוק יכול לבוא ולראות. יש תוספת בסוף החוק שבעצם קובעת קריטריונים לפרויקטים שגם כן יהיו זכאים להטבות והתאמות. אמנם לא כמו אותם 10, אלא ברמה קצת יותר נמוכה. אבל שם בעצם לא התייחסנו לפרויקט ספציפי כמו רכבת קלה בירושלים, אלא באנו והתייחסנו לסוג פרויקט מסוים. לדוגמה מתקן תחנת כוח מעל היקף מסוים.

כביש מעל, מרוחב מסויים ונפח פעילות מסויים. וזה מה שבא לידי ביטוי בתוספת. זה בעצם השכבה השנייה. בשכבה השלישית זה בעצם כל הפרויקטים התשתיתיים, פרויקטים של תשתיות לאומיות. זה כאילו השכבה הנמוכה ביותר. החוק בנוי באופן הזה שהוא מחולק בין שתי ועדות: החלק הראשון שלה חוק, סעיפים 1 עד 30 נדונים בוועדה למיזמים ציבוריים, בראשות חבר הכנסת אוהד טל, ושם יש בעצם את הסעיפים הרלוונטיים שמתייחסים לשכבה הראשונה, הכי הכי נמוכה.

כל אותם מיזמי תשתיות לאומיות. אתמול באמת עשינו את הדיון הראשון ועברנו בעצם על ההגדרות והקריטריונים מה נכנס לאותה רשימה. ושם בעצם גם מפורט תהליך תיאום התשתיות ומאגר המיפוי וכו' וכו'. זה בוועדה אחת. זה עבודות שהן ברמה? הכי נמוכה. המדרג הראשון.

בדיוק, במדרג הראשון. פה בוועדת הפנים בעצם ידונו שני חלקים: קודם כל הרבדים 2 ו-3. גם של המיזמים חיוניים ומיזמים חיוניים מועדפים, זה חלק אחד. וחלק שני שגם כן יידון פה בוועדה זה תיקונים רוחביים. לאו דווקא, אגב, אותם פרויקטים. לדוגמה בעולמות התכנון והבנייה וכו' גם כן נדונים פה בוועדת הפנים. זהו.

גם בנושא אנרגיה. גם בנושא אנרגיה.

תיקונים רוחביים שרלוונטיים, לאו דווקא לאותם פרויקטים ספציפיים. לגבי תיקונים, אם נדבר על חוק אוויר נקי, אז כבר נציג יותר ספציפית. כרגע תציג כללית ואחר כך, כשנסיים את הסבב ונתחיל יותר ספציפית. באמת כמה מילים. מה הבעיות, מה הפתרונות וכו'. עידו מור, רפרנט אנרגיה. אני רוצה דקה אחת, לפני שנגיע לזה, הייתי רוצה לומר משהו בעניין של התשתיות בכלל. הדבר שתמיד אני זוכר כשהייתי, לא הרבה הייתי, אבל כשהגעתי לאירופה לכל מיני מדינות שנקראות מדינות הרבה יותר מפגרות מאתנו באומת הסייבר וכל הדברים הללו, אני כל הזמן חשבתי איך, מה הבדל? זאת אומרת מה ההבדל? ופה בעצם לדעתי טמון גם הקושי הזה בתשתיות במדינת ישראל. אנחנו דילגנו איזה שהוא, בתחילת, בהקמת המדינה וכל השנים ההן, התרכזו בבנייה ועשו הרבה מאוד דברים. וכמובן התרכזו מה שנקרא באתגרים היום יומיים, ביטחוניים וכו'. ודילגו על משהו שבמדינות הכי פחות מפותחות עשו אותם. כי אתם באים ורואים גם מדינות שבהן אין התפתחויות טכנולוגיות מדהימות והכל. אבל מערכת הרכבות והמטרו והכל עובדת.

זאת אומרת, בנו את המערכות הללו ואחר כך בנו את העיר. אנחנו נמצאים במדינת ישראל, א', בארץ קטנה וצפופה, once. שתיים, איחרנו ב-30 שנה. 30-40 שנה. אולי, אולי אפילו יותר. ואז בעצם זה לקחת מצב קיים ולשתול בתוכו את הדברים ההכרחיים האלה, של מטרו. ואני יכול להגיד לכם את זה גם בידע אישי, מה שנקרא, בתור ראש עיר, שהיה חלק מהקו האדום, שהוא רכ"ל, רכבת הקלה כמעט הראשונה, ביחד עם ירושלים, אני לא זוכר מה היה קודם. אחרי ירושלים. אחרי ירושלים זה יצא לפועל. התכנון אני חושב שהתחיל ביחד, אבל לא משנה. ויש פה אתגרים מטורפים. כי אנשים גרים, אנשים חיים, הכבישים עובדים, צנרות שהניחו פעם ולא חישבנו, שאמרו לי יגיע המטרו, אני זוכר שרצינו לעשות כל מיני דברים. אמרו לי stop, פה יש צינור דלק. פה יש צינור זה. קודם כל לא ידעתי שבבני ברק יש כל כך הרבה דלק וכל כך הרבה, אולי הייתי עושה עם זה משהו. אבל באמת, ההכרחיות בלמצוא את הדרך הנכונה בשביל לגרום לכך שנוכל היום לתקן את הדבר הזה היא חשובה. ולכן היא גם מאוד קשה ומאוד בעייתית. ואנחנו צריכים בשום שכל למצוא את הפתרונות. אבל אם מישהו תהה למה אנחנו צריכים חוק כזה, ואולי ברשויות, בארצות אחרות אין חוקים כאלה כי אנחנו נמצאים במקום שאנחנו צריכים בעצם על המצב הקיים לשתול את הדברים שצריך. אז זה רק מילה בעניין הזה ותחזור עכשיו. בבקשה, שם ותפקיד לפרוטוקול. עידו מור, רפרנט אנרגיה, אגף תקציבים. אני ארחיב קצת, לבקשת יושב הראש. אז באמת בהסדרים הרוחביים, פרט להסדרים רוחביים אנחנו גם מייצרים הסדרים פרטניים שנועדו לפתור בעיות ספציפיות שבעצם מקשות על המשקים לפעול. שהבעיות האלה יכולות להיות גם בעולם הרגולציה, גם בעולם התמריצים. שאנחנו בעצם מנסים לייצר מצב שבו הכללים והתמריצים יובילו לכך שתשתיות יקומו גם בצורה מהירה ככל האפשר, גם בצורה באמת נקייה ויעילה ומיטיבה עם הציבור. ומצד שני לשמר על באמת איזה שהיא יכולת לספק את השירותים הבסיסיים האלה לכולם בכל רגע נתון. כי אנחנו מבינים שהיכולת לעשות את זה היא הכרח לרמת החיים שאנחנו מצפים פה במדינת ישראל. בתוך התיקונים האלה, כמו שאיציק אמר לפניי - - - נקייה? שמעתי נכון? כן. למשל אני אתן דוגמה. אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל למשל אחד מהתיקונים שיש פה בחוק הוא בעצם לשנות את התמריצים. היום יש את הלקונה שגורמת לכך שלא מקרים חניות ומגרשים.

אני חושב שאתה היית גם בוועדה שאנחנו דיברנו אז על האנרגיות המתחדשות ועל כל החסמים שקיימים בעניין הזה. גם חוסר הוודאות, גם בנושאים האלה.

זה לא נדון בוועדה הזאת. לא, לא, זה ידון כאן וזה חלק. זאת אומרת, לא יביאו רק תקנות בלי אופק. צריך אופק הסדרתי.

אני מודיע כבר עכשיו, למי שחושב אחרת. כרגע בחוק אוויר נקי. וזה מופיע שם. בתיקון אחר, אבל זה יהיה כאן, ביחד. לפחות כל עוד אני יושב ראש. כחלק מהחלטה של תשתיות לאומיות באמת זה לא, ההחלטה כוללת כל מיני תיקונים מטבע הדברים. אבל כחלק מההחלטה ומהחקיקה של תשתיות לאומיות אז יש צעדים שנועדו לשמר רציפות תפקודית ולזרז הליכים. ויש גם צעדים שנועדו לתקן את התמריצים או לאפשר באמת קירוי של מגרשים וקירוי של חניות. או למשל,

תיקון אחד שהוא אולי לא הכי בולט בחוק, אבל הוא מאוד חשוב, של בעצם לייצר תמריצים שיעודדו צמצום ואישור של התשתיות, כך שהן יוקמו באותו מקום ולא יתפרשו על כל המרחב. שנקרא מנהרות תשתיות. כן, מנרות תשתית. ואנחנו בהמשך החוק גם באמת נתמקד ונדייק כל אחד ונפרט את זה. אני כן אומר לרקע הכללי שההחלטה,

החלטת הממשלה שמביאה את החקיקה, כללה עוד הרבה מאוד צעדים שחלקם הם פשוט, מעמדם הנורמטיבי הוא בתקנות. שהן גם נועדו באמת, כמו שהיו"ר אמר, לייצר אופק הסדרתי שבו אנחנו מעלים את שיעור המתחדשות ומצליחים באמת לקדם את המשק למקום שהוא בטווח הארוך הוא במקום של נותן את השירות הטוב ביותר לציבור. אתה רוצה שנתחיל לפרט? לא, לא, אני רוצה קודם כל לתת למי, אני אומר עוד פעם, אנחנו הולכים לדון בהמשך הדיון היום בחוק אוויר נקי. נתחיל אותו. רק מאחר ויש הרבה היבטים, גם של תשתיות וגם זה, אז אנחנו ניתן עכשיו שתי דקות. נעשה את זה באמת, האמירות הראשוניות. זה אנחנו נעשה את זה חבר כנסת. אולי כדאי להשכלה כללית, מה שביקשת בהתחלה שהם יציינו את עשרת הפרויקטים הלאומיים שהם בעדיפות עליונה.

כי זה מניח חלק, אתם רוצים לומר אותם? כן, כן, זה לא סודי, אבל כדאי.

זה החלטת ממשלה, זה מופיע בפרוטוקולים. אין שום בעיה.

אנחנו גם בונים, בתוך החקיקה אנחנו בונים את האפשרות שהממשלה יכולה להחליט להוציא, לשחלף מה שנקרא, פרויקט כזה. אבל גם באיזה דרך היא עושה את זה, מה היא צריכה לעשות בשביל זה וכו' וכו'. גם שיקול הדעת וגם בצורת ההחלטות. אז אני אקריא רגע את רשימת הפרויקטים שהם הוגדרו על ידי הממשלה. רק אני מבקש לא להיכנס עכשיו לדיון למה זה ולמה לא זה. זה רק קריאה כרגע. תשתיות חיונית מועדפת אין חשיבות לסדר של הדברים,

כולם באותה רמה בהקשר הזה. מטרו בגוש דן. הארכת הרכבת לקריית שמונה ואילת. רכבות קלות גוש דן. רכבות קלות ירושלים. המסילה הרביעית באיילון. תחמ"ג גוש דן. תחנת כוח שורק. תחמ"ג זה תחנת מיתוג. לא, לא, אתה צודק, כן. לא כולם גאונים כמו באוצר. תחנת מיתוג גוש דן. תחנת כוח שורק. אשכול קווי 400 השרון. מתקן פסולת נאות חובב. הרחבת מסילות החוף עד מפרץ חיפה.

טוב אנחנו נתחיל עם חברת הכנסת מטי הרכבי. בבקשה. תודה רבה אדוני. אבל תשתדלו באמת 2 דקות, שנוכל להגיע לדיון. אני אשתדל. העובדה שיש לנו קושי בתכנון מהיר, ביצוע מהיר של תכנון תשתיות לאומיות מוסכם וידוע. ואני שואלת כאמירה ראשונה למה בעצם לא בדקנו איפה החסמים ושחררנו אותם במסגרת המנגנונים הקיימים של חוק התכנון והבנייה, של ותמ"ל, של תת"לים, של כל הגופים הרגולטוריים? למה בעצם עכשיו אנחנו צריכים במסגרת חוק ההסדרים, בחיפזון הזה ולא בחקיקה נפרדת או בתיקוני חקיקה של חוק התכנון והבנייה? כי אנחנו, זה שיש עיכובים זה ברור. זה ככה באמירה. את מזכירה לי שאת השאלה הזאת אני שאלתי לפני שנה וחצי, בחוק ההסדרים הקודם. בנושא אחר. אבל זו שאלה קבועה. זה בסדר. את גם צודקת והיא גם שאלה קבועה. בניגוד נגיד מלפני שנה וחצי פה יש עכשיו איזה שהוא איום על מערכת המשפט שלנו, איום על עילת הסבירות, איום על יכולת העמידה. אדוני התחיל, אדוני התחיל. אני רציתי להיות עניינית. רק זה עוד חסר לי באוויר נקי ובכלל.

אבל אני באמת רוצה במהות. קיר אחד אחריי. כן, אבל אדוני הרים. אני באמת חושבת שהאתגר שלנו בבית הזה זה לוודא שיש איזון בין לחצי הפיתוח המאוד חשובים וכולנו מסכימים עליהם לבין הרצון שלנו לשמור ולוודא שיש לנו את כל המערכות

לפיקוח, לבקרה. והם קיימים היום במסגרות הקיימות. ואני לא בטוחה שהחיפזון הזה, ועובדה שגם הוצאתם חלק מהדברים, הוא נכון. יש כאן איום על הסמכויות של הרשויות המקומיות, יש כאן לקיחת סמכויות מרישוי עסקים ברשויות המקומיות. יש כאן איום לחלוטין של המשרד להגנת הסביבה בסכנה לציבור. נגיע לחוק אוויר נקי שזה ממש סכנה בחיי אדם. כל הדברים בעצם הם עוקפים היום את המערכות הקיימות שאולי יש עליהן ביקורת וצריך לייעל אותן, אבל זה לא, אני לא בטוחה שזאת הפלטפורמה, כי הפלטפורמה הזאת לא נותנת מספיק בקרות ורגולציות. כי הכל כאן, ויש כאן הרבה מאוד הגדרות מאוד עמומות, שיכולות להוות ממש סכנה. לא רק לבריאות הציבור ולאיכות הסביבה ולהתחייבויות בין לאומיות של ישראל נגד ההתחממות הגלובלית. מאוד מאוד מדאיג. יש נניח יועצים משפטיים שכאן, יועצי הסביבה שרוצים להכליל אותם לתקופת ניסיון. הרבה מאוד דברים קטנים.

אז רק אני רוצה לומר,

שהחיפזון הזה והמהירות הזאת וההכנסה של הנושא הזה לחוק ההסדרים הוא לא במקומו. צריך לעשות תיקוני חקיקה. צריך לייעל, צריך להלין אולי אחורה על ממשלות ישראל ב-20 שנה האחרונות. אבל במסגרת חוק התכנון והבנייה, במסגרת ה-ותמ"לים יש מקום לעשות תיקונים, אבל אני לא בטוחה שזו הדרך. תודה רבה. לא, לא, לא. בסוף התייחסות. תרשמו לכם אם יש נקודות. אגב, כל משרדי הממשלה מוזמנים לעשות את זה. שלום בן משה, ראש עיריית ראש העין. אדוני יושב הראש, אני א' מצטרף לדברים שאמרה חברת הכנסת עכשיו. ואני אומר שמכיוון שהמכניזם הזה של חוק ההסדרים מאוד ידוע, יש בו הרבה יתרונות. הניתוח שנאמר על ידי האוצר הוא סך הכל נכון. אבל אפשר לתת דוגמאות ממדינות אחרות, למשל סין, שעשו פרויקטים במשך שנתיים, מה שעושים במשך 20 שנה. בסינגפור, מדינות אחרות. אני חושב שאחד הדברים הכי מרכזיים וקשים זה א' פגיעה בסמכויות של הרשויות המקומיות. בכל מה שקשור, והרשויות המקומיות מייצגות את התושבים ומכירות את הבעיות שלהם מקרוב. ויש להם גם אחריות עליהם, ישירה. אין פה אף אחד שיש לו אחריות ישירה על האנשים ועל מה שקורה איתם. דבר שני נוגע, אדוני השר, הוועדה שלך נקראת ועדת הפנים. יושב ראש, לא שר. יושב הראש, סליחה. אתה גם תהיה שר בעדיף. אני מעדיף כרגע יושב ראש. אוקיי, בסדר. של הוועדה הזאת כמובן. הוועדה שלך היא גם הגנת הסביבה ואיכות הסביבה. ואני חושב שבמהלכים האלה שנעשים אני מתפלא על המשרד להגנת הסביבה, שהוא לא זועק, שהוא לא מתנפל, שהוא לא עושה כלום. מכיוון שיש פה נגיסה בסמכויות של הגנת הסביבה. הוא צועק ומתנפל. אז לא עושה מספיק כנראה. לא עושה מספיק, אני לא שומע אותו, דרך אגב. ופה הנושא של התושבים ואיכות חייהם והגנה על חייהם, בדברים האלה שנעשים. גם על ידי חוק התכנון החדש והנגיסה בסמכויות על ההיתרים. ואחר כך עוד הגדילו לעשות לתת גם לוועדה שהיא תיתן גם רישוי עסקים. נראה לי כל כך דימיוני, ממש נראה דימיוני. לכן אמרתי את זה ברמה העקרונית ובטח ייכנסו גם לפרטים. תודה רבה. כן, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו.

ראיתי מה חוללתם לחוק אוויר נקי ונגמר לי האוויר, ממש ככה. זאת הכרזת מלחמה על בריאות הציבור ועל הסביבה.

מי שקורא את החוק הזה מבין שמתברר שאם נזהם את האוויר שלנו ונבנה במהירות תחנות כוח בלב שכונות מגורים במדינת ישראל ונדרוס את החופים שלנו, יפתרו כל הבעיות של מדינת ישראל. אף אחד לא מזלזל בצורך לבנות ולפתח. אוכלוסיית ישראל צריכה, צפויה להכפיל את עצמה ב-30 שנה הקרובות. אבל הצעדים מרחיקי הלכת שמוצעים לא פותרים את הבעיות שקיימות, ויש בעיות. אין תוספת תקציבים, אין תוספת תקנים. אין פתרון של חוסר התיאום בין הרשויות השונות במדינת ישראל.

כמו שאמר ראש עיריית ראש העין, ובצדק, אתם לא רק נוגסים בסמכויות המשרד להגנת הסביבה, אתם עוקרים אותן מהשורש. אתם משרשים את הסמכויות שלהם. ואני חושב שאנחנו נמצאים היום בשנת 2023, ותכנון או פיתוח שלא לוקח בחשבון את הצורך לאזן בין הצורך לפתח ולבנות ובין הצורך לשמור על בריאות הציבור, לאזן את השמירה על הטבע שלנו, הוא תכנון לקוי ודינו להיפסל. אתם מתעדפים, כרגיל משרד האוצר, מטרות קצרות טווח על חשבון העתיד שלנו. על חשבון לא רק הדור שלי, אלא על חשבון הדורות הבאים. ואתם מייצרים פה נזק. נמצאים פה, אדוני יושב הראש, בחומרי הכנה, מכתבים לא רק מאנשי סביבה. אלא גם ממומחי בריאות הציבור ששמים תג מחיר של חיי אדם. האם אתם, אנשי משרד האוצר, מוכנים לשלם 35 הרוגים כל שנה בחדרה מהחוק הזה? 16 אנשים בפרדס חנה כרכור. זה ההערכות של פרופ' גרוטו שמובאות כאן. חיי אדם, פגיעה בסביבה. ככה לא מתקדמים. ככה לא בונים עתיד בצורה נכונה יותר. ולכן אני לא מצליח להבין. שמעתי את התיאור של רפרנט האנרגיה במשרד האוצר. כנראה שאנחנו מסתכלים על המסמך הזה אחרת או באספקלריה עונדים משקפיים אחרים.

אני לא מצליח להבין איך אתה קורא את זה בצורה נקייה, פרודוקטיבית, פרואקטיבית. זה פשוט, הנייר הזה הוא הכרזת מלחמה. ואני לא מצליח להבין למה אתם מכריזים מלחמה במקום להבין שהתחשבות בסביבה ובריאות הציבור היא הדרך היחידה להתקדם קדימה? יוראי, תודה.

רון אייפר, סמנכ"ל אנרגיה, משרד האנרגיה.

ראש חטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה. שתי דקות. אני מחזיק את הכובע של המתחדשות במשרד.

כמו שביקש יושב הראש לתת פה איזה פריזמה לחוק ההסדרים בתחום שלנו, שזה תחום של אנרגיה מתקיימת. אנחנו רואים את חוק ההסדרים הזה כחוק הסדרים פורץ דרך בתחום של אנרגיות מקיימות. נכנסו בו הרבה מאוד דברים שחיכינו להם הרבה מאוד זמן. גם קידום אנרגיות מתחדשות. אגב, הם יצאו אחרת, יותר טובים.

הם נכנסו טובים מאוד, הם ייצאו עוד יותר טובים. אוקיי, מצוין. גם קידום של אנרגיות מתחדשות. גם סוגיה של תחבורה נקייה, שנכנס וקיבל הרבה מאוד דגש. גם סוגיה של השלטון המקומי, להעצים את השלטון המקומי ביכולת שלו לקדם אנרגיה מקיימת בשטחים שלו. גם סוגיה של רשת החשמל, שהיא מהיום מהווה חסם מרכזי בקידום אנרגיות מתחדשות ודורשת פיתוח משמעותי. ופיתוח רשת החשמל יאפשר לנו להכניס עוד אנרגיות מקיימות. גם כמו שציין חבר הכנסת, גם הצעת התקציב מבחינתנו היא מאוד מאוד נדיבה בכל מה שקשור לאנרגיות מקיימות. בדגש גם על רשויות מקומיות, שהצעת התקציב כוללת תקציב נרחב לזה, לקידום אנרגיות מקיימות בשלטון המקומי. לצד התקציב, לצד התקציב לרשויות המקומיות, כמו שהעלינו בישיבה קודמת שאתה היית פה, צריך גם לתת להם סמכויות. כי כרגע החוק מגביל רשויות מקומיות להתעסק עם העניין הזה. כל האינסנטיב של להיכנס לעניין הזה הוא בעייתי ועוד בעיות רגולטוריות כאלה ואחרות. ונושא נוסף שזה הוודאות. כמה אמורים לקבל עבור כל חשמל, כי זה משתנה כל פעם. גם העניין הזה. גם בעניין של סוללות אגירה שפתאום פקע הפטור של המיסוי או של האגרה, של המכס. דברים כאלה, אם אתם רוצים לבנות, הרי בסוף מי שייגע בזה זה הגופים הכלכליים ביחד עם גופים ציבוריים. אבל חבל שלא אמרת את זה לנציג האוצר, שהתפלא למה זה לוקח - - - רגע, רגע, רגע. איתן, אתה הולך לדבר עוד שתי שניות. איתן ידידי, לכן אני אומר, אני לא, אני רק אומר שלא נשכח. בדברים הללו חייבים הסדרה, ודאות של שנים, כי אנשים מתכננים את עצמם ככה. אחרת זה לא ילך. אתה תיתן כסף לרשויות מקומיות, הם לא יעשו עם זה כלום בסופו של דבר אם הם לא יודעים להפיק מזה בסוף משהו. אנחנו מסכימים שצריך לייצר את הוודאות הזאת. וחוק ההסדרים הזה הוא דרמטי מבחינתנו לטובה. כמובן שלא כולל את הכל ויש עוד עבודה רבה. לטייב אותו. ואנחנו נמשיך לעשות את העבודה הזאת. אני כן אגיד עוד משפט אחד. שלצד הצעדים המאוד משמעותיים לקידום אנרגיה מקיימת שחוק ההסדרים הזה מביא, יש גם סוגיה נוספת שהיא חשובה לא פחות מבחינתנו והיא הבטחת אמינות האספקה של החשמל לאזרחי ישראל. ואנחנו חושבים שהתיקון לחוק אוויר נקי, שכבר נדון בו אני מניח לפרטים, הוא מאוד מאוזן ומינימלי. והוא הכרחי בשביל להבטיח את אמינות האספקה. ולכן שני הדברים האלה ביחד, אנחנו חושבים שזה מייצר תמונה מאוזנת. תודה רבה.

חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. אני, קודם כל אני רוצה לומר שאין ויכוח על כך שיש לנו משימה משותפת. המשימה הזאת היא לא של צד אחד, בטח לא של המשרדים ולא של המפה הפוליטית. אנחנו כולנו צריכים לבצע פרויקטים נחוצים וכולנו צריכים לדאוג לבריאות הציבור ולשיתופו במהלכים. מה שחסר או מה שבעייתי במיוחד בהצעה שאנחנו רואים כאן היא הלוגיקה. הלוגיקה אומרת תכנן גרוע יותר ככל שהפרויקט הוא יותר גדול ויותר חיוני. זה המהות. כמובן שאני משתמש במינוחים של ההתנגדות לאי שיתוף ציבור, לרמיסת התפקידים, הסמכויות של ממלאי תפקיד. מה חסר כאן? מה שחסר זה להבין האם נמצאו, האם נבחנו אמצעים חלופיים? הוספת תקציבים, תקנים, תיאומים בדרכים אחרות. ומהם המחירים. האם מקבל ההחלטה או מציע ההחלטה שפרויקט מסוים נשתמש בעבורו באמצעים דרקוניים, כפי שאנחנו נאלצים לעשות במצבי קיצון. האם אנחנו יודעים איזה מחירים אנחנו הולכים לשלם? וזה לא מונח, מותר לנו לקבל החלטה שמשלמים מחירים, מכל מיני סוגים. אבל לא מותר לנו במדינה מתוקנת, איך אמר יושב הראש? להמשיך את הפרטץ' של ה-100 שנים האחרונות. ולכן אני חושב שההיגיון, הלוגיקה הבסיסית, אני לא יכול לומר אי אפשר לבצע פעולות תכנוניות ייחודיות. אבל בוודאי שאי אפשר לתת יד חופשית בלי להבין את המענים החלופיים ואת המחירים. המהלך הזה חייב להיות קצר טווח ככל האפשר, עם מינימום פגיעה. בהיעדר יכולת לתכנון נכון. וצריך לעסוק באותה נשימה בהסדרת התכנון, בהסדרת התכנון לטווחים הבינוניים. כי לא ייגמר. הקושי שלנו בפער הזה של בין סיפוק צרכי הציבור לבין סיפוק רווחתו של אותו ציבור בדיוק יישאר תמיד. ואם אנחנו חושבים שמערכת התכנון שלנו אינה מאוזנת, אם אנחנו חושבים שמערכת התכנון אינה מאוזנת והיא לא מסוגלת, אז אני מבקש לשים את זה על השולחן. ולהגיד לנו אנחנו במצב חירום כזה שאין לנו יכולת בכלל לפתור בעתיד לעין את, זאת נקודה אחת. והנקודה האחרונה: ככל שמשתמשים באמצעים חריפים צריך כלי בקרה, לבקרת נזקים. לבקרה תוך כדי on going, כל הזמן. מה המשמעות של אותה החלטה שאנחנו, אם נקבל אותה, כנראה לא בהסכמה. אבל אם נקבל אותה כולנו אחראים גם לבדיקה ולבקרה תוך כדי. תודה רבה. איתן ברושי. שם ותפקיד. לשעבר חבר כנסת, ממצטייני הבית.

אני יכול להעיד על זה באופן אישי, מותר לי.

עוד אף אחד לא קיבל סטירה כשהוא נתן מחמאה. בטח אם היא אמת. אני רוצה לומר שאני מייצג את אגודות המים וחקלאות בארץ, מדן ועד אילת. שהם הפתרון העיקרי למי הקולחין שזה התנאי ההכרחי לבנייה, למגורים. והפכנו את הבנייה למגורים לפי דעתי ליעד לאומי. ואני מתפלא שזה לא מספר 1 ביעדי הממשלה. עם כל הכבוד לחלק יעדים דמיוניים שעוד ייקח הרבה מאוד זמן. הייתי לפני שנתיים בדיון על מיגון הצפון. שם עוד לא ממגנים קילומטר מהגבול, לא 4.5 ק"מ כמו בעוטף עזה. אני חושב שהרשימה היא לא לגמרי מאוזנת, אדוני יושב הראש. אבל לפי דעתי היעד הלאומי הראשון זה לקלוט את האוכלוסייה, לקלוט את העם היהודי ולהרחיב את מה שמתחייב מהרחבת העיר. והפכנו את מי הקולחין לפתרון לעיר ולא לכפר. החקלאות לא צריכה את מי הקולחין הנוספים בעלויות שלהם היום. יושבים פה נציגות של רשות המים. ואם לא יהיה פתרון בקולחין, אמרה על זה דלית זילבר שמי שלא בונה מת"ש הוא כאילו בונה בית בלי בית שימוש. זה לא אני אמרתי, היא אמרה, האדריכלית של המדינה עד לא מזמן. יושב פה ראש עיר. ולכן אני אומר לוועדת הפנים והגנת הסביבה, כל התיאוריות שאתם בונים פה על אוויר נקי ועל מה שאתם רוצים, ויצרתי ברית גם עם הגנת הטבע, אנחנו מודיעים לכם היום שבזמן הקרוב לא ניקח את מי הקולחין והם יזרמו לוודיות ולחופי הרחצה בשיא עונת הקיץ. הצורך לבנות מאגר, אדוני יושב הראש, ליד בית שמש, הוא לא בגלל שצואה צריכה מים לחקלאות שהולכת, ויושב פה שר החקלאות המצטיין לשעבר, הולכת ונעלמת. משום שבבית שמש כל לילה נולדים עוד כיתת גן. ובשביל זה צריך לבנות. ולכן אנחנו הפתרון ולא הבעיה. ובכל ערימת הניירות שקראתי לא מזכירים את מי הקולחין, אדוני יושב הראש. בכל שורה שנייה מופיע מת"ש, כי המדינה יודעת שהיא לא יכולה בלי מת"שים לחייב את ראש העיר בכל מקום.

רק שנייה יעקב, הם לא מבינים שאין מת"ש בלי מאגר. ואין מאגר שלא, לא מוקם מאגר שמכשיר את המים לחקלאות. ולכן אני פונה אליך ואני פונה אליכם עובדי המשרדים. מה שאתה אומר בעצם שזה חסר בהתייחסות? חסר לאורך כל הדרך. כתוב תשתיות לאומיות, לא כתוב את מה שאני אומר.

יכול להיות שהם לא בעשרה הראשונים, אלא בחיוניות. אני אתן לך דוגמה, אדוני יושב הראש. האוצר כותב שרוצים להסיר חסמים.

מי שמדבר על אנרגיה מתחדשת כדאי שתבינו שהחסם העיקרי זה מנהל מקרקעי ישראל.

יטופל גם הוא בעניין.

אבל אם רוצים לעזור למאגרים, האוצר יודע לתת אגוזים למי שלא יכול לפצח. הגשתי דיון מהיר בנושא.

אז זה הוא כותב פה מאגר ב-4 מיליון קוב. אני אומר לכם, אדוני יושב הראש, אני אומר לכם, חוק ההסדרים זה הזדמנות,

תהפכו את החוק הזה להזדמנות, כי הוא כבר קיים. אחר כך אלוהים גדול. אני אומר לכם שמאגר 4.5 מיליון קוב יש אחד בארץ. אנחנו צריכים מאגרים של 1.5 קוב. אז מה האוצר עושה?

זאת אומרת, יש פה התעלמות מלאה וחוסר הבנה. לסכם את העניין אני אומר, אדוני יושב הראש, שיש שתי נקודות חשובות שיש פה ח"כים חדשים, בעיניי שתי בעיות עיקריות של מדינת ישראל לאורך כל ההיסטוריה. יחסי שלטון מקומי, שלטון מרכזי. וזה חלק ממה שהוזכר פה של הרשויות. יחסי אגף תקציבים ומשרדי הממשלה. שני החסמים הגדולים. חבריי, גם אני הייתי עובד מדינה. שני החסמים הגדולים זה השתלטות האוצר על משרדי הממשלה והפיכת אגף תקציבים לשוטר של כל שר וכל מנכ"ל. והדבר השני, חוסר סמכויות של השלטון המקומי. וראינו את זה אדוני ראש העיר בקורונה. לעולם לא היו פותרים את בעיות הקורונה בלי השלטון המקומי. אבל זה רק דוגמה אחת, זה נכון גם באחרים. אני מודה לך על הנקודה הזאת. מעבר לחוק ההסדרים לעשות שינויים מבניים.

ואני מסכם ואומר, בלי טיפול במי קולחין לא תהיה בנייה. ובלי טיפול במי קולחין לא תהיה חקלאות. תחליטו אתם, חבריי בוועדה, מהו סדר העדיפות הנכון. קודם כל לבנות בתים ולהוריד את יוקר הבנייה.

אפשר שאלה? לא, אתה תכף מקבל רשות דיבור, אז תוכל לשאול גם כן. טוב, רק לשאול אני רוצה, לא לדבר. אז אחרי אלה שהגיעו לפניך. חבר הכנסת יוסף עטאונה. כבוד יושב הראש, אני חושב שאין ויכוח גם בינינו לגבי החשיבות בתשתיות לאומיות ולקדם אותם. ואין ספק גם שכלל האוכלוסייה יכולה ליהנות מתשתיות ברמה לאומית. אבל תחת החשיבות של התשתיות הלאומיות וקידומם, אני חושב שצריך גם לשמור על איזון בדברים מאוד מהותיים. כל הקטע שבאים בחוק הסדרים ורוצים גם לקדם. אם יש חסמים היום בתכנון וקידום, בקידום מיזמים לאומיים ותשתיות לאומיות צריך לטפל נקודתית באיך אנחנו יכולים להסיר את החסמים ולקדם את הפרויקטים, בלי לוותר על עקרונות של שיתוף הציבור בכל מה שקורה. וגם הנושא של בריאות הציבור הוא נושא מאוד מהותי וקריטי וחשוב. ואני אתייחס אליו בהמשך לגבי אחד המיזמים שדובר עליהם, נאות חובב, אחד המיזמים הלאומיים שרוצים לפתח ולקדם. והפגיעה שלו המשמעותית בתושבי ואדי נעם, שהוא כפר לא מוכר. שהמדינה בשנות ה-50 ריכזה את האנשים שם ומסביב ליישוב של התושבים והאנשים היא מפתחת שם אזור תעשייה שגם עכשיו מדברים עליו כאחד המיזמים הלאומיים. שהפגיעה היא מאוד ישירה וקשה, לא רק על בריאות הציבור, על העתיד שלהם, על קורת הגג שלהם. ולכן תחת הכותרת של תשתיות לאומיות, במיוחד בנגב, אני אומר בצורה הכי ברורה, שעד עכשיו כל תשתית לאומית בעיקרון שהייתה שם לא ראתה את האנשים הערבים, הבדואים, שגרים בכפרים הלא מוכרים. ולכן חשוב בכל תשתית לאומית שמפתחים, אין לנו התנגדות שיפתחו, אבל לראות את האנשים שקיימים על הקרקע ולראות בהם חלק מהתכנון. ולהתאים את התכנון עם האנשים, תוך שיתוף האנשים בתכנון.

תודה רבה. אורית דרור קיטה, חברת חשמל. שוב, אני מזכיר, זה 2 דקות על כל החוק. לאחר מכן נגיע לחלקים של חוק אוויר נקי. אפשר לדבר על זה גם עכשיו. האמת שזה לעניין חוק אוויר נקי אדוני, אז אם רוצים בהמשך. בהמשך אנחנו נצלול לתוך החוק. אז השאלה אם זה עמדות שלכם, אז אפשר לוותר על זה לאחר כך, כדי שנגיע לזה. אם ככה, דרור בוימל, חברה להגנת הטבע. כן, תודה אדוני יושב הראש. התחלת בתחילת דבריך, אחת הסיבות שקשה לקדם תשתיות לאומיות בישראל כי אנחנו מדינה צפופה. אנחנו מדינה צפופה עם גידול אוכלוסין גבוה ועם פיתוח כלכלי מהיר. ובגלל זה אפשר להסתכל על מקומות אחרים בעולם - - - פיתוח תשתיתי איטי. פיתוח כלכלי מהיר, פיתוח תשתיות איטי. בדיוק, בדיוק. זה מה, נכון. understatement, כן.

אפשר להסתכל על מדינות אחרות ולנסות ללמוד מהן, אבל צריך להבין שאנחנו בסיטואציה ייחודית. ובגלל זה כל הניסיונות להאיץ את הפיתוח של התשתיות, את הדבר הזה אי אפשר להימנע ממנו,

את ההבנה הזאת. זה אחד הדברים שמקשים. עכשיו אני רוצה להתייחס לארבע נקודות כלליות. אחר כך בקריאה אני כמובן פרטנית לסעיפים כאלה ואחרים. אחד מהדברים שלא הוצגו פה, אבל אחד הנזקים הגדולים ביותר שמשרד האוצר צריך לומר ניסה להכניס פה לתוך הדבר הזה, זה פגיעה במעמד של המשרד להגנת הסביבה ומוסדות התכנון. הדבר הזה נבלם, אבל אני רוצה להגיד בערך נבלם. כי האקדח לרקה מונח בחוק ההסדרים הזה בצורה, יסלח לי על הביטוי, כמעט אלימה. בכך שעל המשרד הזה עכשיו מונח אקדח לרקה, כל שנתיים עושים לו בחינה. כל שנתיים בודקים האם הוא עומד בלוח זמנים, לא עומד בלוח זמנים. הדבר הזה הוא בלתי נסבל, בלתי מתקבל על הדעת. והדבר הזה צריך לרדת מהחוק, כשנגיע לסעיפים כמובן אני אפרט באופן פרטני על הדבר הזה. זה בלתי מתקבל על הדעת. פה צריך להגיד גם משהו, כל מה שנוגע למשרד האוצר. זה אחרון לשלב הזה. משרד האוצר ותהליכי תכנון. משרד האוצר יש לו אצבע במוסדות תכנון. לצערי, בקושי רואים אותו שם. אבל כשמגיעות חקיקות מתערב גם מתערב. אני חושב שנציגי משרד האוצר ראוי שיגיעו למוסדות התכנון. יכירו את תהליכי התכנון, יכירו את הדינמיקות ויבינו שתהליכי תכנון הם תהליכים חשובים, מורכבים ושיגיעו לשם,

גם כשקצת פחות מעניין אותם הדיון, שיגיעו. גם אני כנציג בוועדה מגיע לכל דיון, גם אם מעניין אותי יותר וגם אם פחות. פה אני מסכים איתך. לפחות בקורס קצר. ברשותך נקודה אחרונה. אחד האתגרים הגדולים שלנו זה תשתיות החשמל. תשתיות החשמל, צריך להבין, בעתיד הנראה לענין יעקפו את צריכת הקרקע. הרי כל פיתוח המגורים שלנו תשתיות החשמל יעקפו את זה ויעקפו את זה בסיבוב. ובגלל זה הניסיון לצמצם את תהליכי התכנון החשובים של משק החשמל, בין אם זה אנרגיות מתחדשות עצמן ובין אם זה קווי מתח. איפה אתה רואה צמצום?

אני אתן את הדוגמה הקשה ביותר. ב-ולקחש"פ הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים אחת הוועדות החשובות ששומרות לנו על השטחים הירוקים, קצת על ריאות ירוקות במדינה שבה אנחנו נמצאים, רוצים שכל, אני פשוט עונה על השאלה שלך, כדאי שתשמע.

הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים היא זאת ששומרת לנו על הריאות הירוקות בישראל. ועדה מאוד מאוד חשובה. רוצים שכל המיזמים של אנרגיה סולארית בשילוב עם חקלאות לא יגיעו לשם יותר.

צרכן הקרקע מספר אחת במדינת ישראל בשנים הקרובות. 5-6 שנים מהיום זה יהיה צרכן הקרקע מספר אחת. לא רוצים שזה יעבור את הוועדה הזאת. היא ועדה מאוד מאוד חשובה ששומרת על השטחים הפתוחים שלנו. כשנגיע לסעיפים. כשנגיע לסעיפים אז אני כמובן אוכל לפרט. תודה רבה רבה. חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי. תודה אדוני יושב הראש. דיבר, ברח לי שמו. איתן ברושי. ברושי, על מת"שים. בקדנציה המאוד קצרה שהייתה לי במשרד האוצר, יש פה נציגים ממשרד האוצר? בוודאי.

אני יודע שיש לכם תוכנית של מת"שים, נכון? של, אתה מודע לתוכנית הזאת? אנחנו לא מודעים למת"שים, אנחנו דואגים למאגרים. כי מת"ש בלי מאגר, כמו שאמרה דלית זילבר, זה כמו לבנות בית בלי בית שימוש. הבנתי. וזה לא כרוך אחד בשני? האוצר חשבון פשוט לא יודע. אחת ועוד אחת זה קשה להם. עזוב רגע אחת ועוד אחת. מה אתה רוצה?

הם עוסקים בנעלמים. טוב, זה הכל בצחוק כמובן. הוא מדבר על המשרד, לא על האנשים. אני אסביר למה, אדוני יושב הראש, כי אני חושב שיתכן וכדאי לוועדה הזאת, אני לא יודע אם בדיונים עכשיו או בכלל, לבוא ולבקש את התוכנית שלהם ולהסתכל עליה. אם אני זוכר נכון, אז ניסינו להקים פורום תשתיות במשרד האוצר, שליברמן פירק אחר כך, כדי בדיוק לבוא ולטפל בכל הדברים הללו. וראינו באמת פער מאוד מאוד גדול בין ההתפתחות לבנייה. וראינו שבאמת הנושא הזה של טיהור שפכים הוא מעכב בפועל בנייה ממש. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא זה. אבל חנוך, היום מזרימים לים שפכים מטוהרים.

הבעיה היא לא מת"שים, כי היום בתכנון, בחוק - - - אבל לא תמיד אפשר. לא תמיד אפשר. בדרך כלל, על זה בעצם מלין, על זה מלין ברושי.

איתן דיבר על עניין נוסף, שהוא מאגרי המים. שזה משהו אחר.

אבל הרבה פעמים מזרימים לים,

את המים המטוהרים. והוא אומר אוקיי, תוסיפו מאגרים.

אם כבר התכנסנו לנקודה הזאת,

תנו עכשיו. להתייחס לכל? להתייחס לקטע הזה כרגע. לכל עוד כמה דקות. מת"ש מאגר. פשוט חנוך נראה לי שהולך לברוח. אז אני אגיד, קודם כל ספציפית לגבי המת"שים, נעשה בדיקה לגבי התוכנית. אני ועידו לא הצוות שמטפל בצוות מים.

אז אני מבקש להזמין את הצוות הזה לישיבה. אגב, גם למת"שים וגם למאגרים. כל המערכת. אני רוצה תשובה, אני רוצה מיפוי. מה צריך, מה קיים, מה תוכנן, איפה תקוע. זה הכל. מה ביקשנו? תודה רבה אדוני, מצוין.

חנוך, אתה דיברת.

נציג משרד הבריאות, הגנת הסביבה, נמצאים כאן? גברתי רוצה לנהל את הדיון במקומי? אני אשמח מאוד, כי אני אוהב לצאת להפסקות מידי פעם. אבל אני שואל כרגע בהקשר הזה. משרדי הממשלה, האם אתם רוצים כרגע, נרשמו פה חלק ממשרדי ממשלה. כמו חברת חשמל שזה לא משרד ממשלתי, אבל גם מקורות. זאת אומרת, השאלה אם אתם רוצים עכשיו או בחלק של אוויר נקי? כי מקורות, בואו אני אתחיל קודם כל ככה. חנה זיכל, מקורות.

משפטית.

את מתייחסת כללית. אני מתייחסת כללית. אבל דווקא בהמשך למה שנאמר פה, וחבל שהוא יצא, בנושא המת"ש. אנחנו מדברים, אנחנו קודם כל כ-"מקורות" שאחראית על אספקת המים, אנחנו עוד לא צריכים להגיע אפילו לשלב של לבנות בית בלי מאגר, בלי מת"ש, בלי בית שימוש. אנחנו מגיעים למצב של מערכות המים בישראל. "מקורות" כבר כמה שנים עוסקת בפיתוח, באמת, מואץ ברמה מטורפת. והפיתוח הזה למעשה נתקל בקשיים, אדוני היו"ר דיבר על מצב במדינות מפותחות יותר ופחות ברחבי העולם. "מקורות" עובדת ומקימה תשתיות למדינות רבות ברחבי העולם במהירות שיא. ופה בארצנו אנחנו תקועים, תקועים קשה מאוד ברמת הפיתוח. ואני חושבת שהצעת החוק הזאת וכל המגמה הזאת אתמול כשישבנו על זה דיברו על, דווקא נציגי האוצר דיברו על זה שחוק התשתיות הלאומיות הזה צריכים להסתכל עליו כאיזה שהוא אירוע של חירום.

מצב התשתיות בישראל הוא לא, אנחנו לא מדברים עכשיו על כל הקשיים הקטנים שאין להם סוף ולכן אנחנו הגענו למצב הזה ברמת התשתית. ובעיקר בתיאום בין כל גורמי התשתית בישראל הצפופה. אנחנו חייבים לעלות מעל זה ובאמת לעשות איזה שהיא פעולה שהיא ברמת החירום.

זה נכון שמבחינת התעדוף המים פה לא, מבחינתנו בוודאי, לא קיבלו מספיק תעדוף כמיזמים לאומיים. יש מקומות שיתפלאו אולי לשמוע פה, אבל בדיוק אתמול סיפרתי למנכ"ל המרכז לשלטון מקומי שיש מקומות בישראל, במרכז הארץ, שבשנים הקרובות, אם החסמים לא יוסרו, וחסמים דווקא מצד השלטון המקומי, לא יקבלו מים. לא יקבלו אספקת מים סדירה, עד כדי כך. שזה מצב באמת הזוי, כשאנחנו חושבים על זה. ואת חושבת שהחוק בצורה הזאת, לא הייתם מעורבים כמובן בזה, הוא נותן את הפתרונות? אז היינו מעורבים. יש לנו כמה פתרונות למקורות ספציפיים, כי זה מאוד מאוד חשוב. כי "מקורות", כחברת המים הלאומית, שלמעשה בונה את התשתית הלאומית, יש לנו פה פתרונות ואנחנו נגיע אליהם. ומאוד מאוד חשוב לנו שהם יעברו. באמת מבחינתנו זה הזדמנות היסטורית ואנחנו מחכים לזה הרבה זמן. זה חשוב מאוד. אבל לגבי התעדוף והמיזמים הלאומיים המועדפים, החיוניים המועדפים, המים באמת לא נכנסו בכלל. וזה נושא מאוד מאוד חשוב, לכל השרשרת. זו החלטת ממשלה, בסדר. אבל אני רוצה שהם יסבירו את החלטת הממשלה. הממשלה רגילה שההחלטות שלה לא מתבצעות. מה אתם מופתעים? אומר לכם איש עם ותק, כן? מירה סלומון, מרכז השלטון המקומי, יועצת משפטית. תודה רבה. לפני צהריים טובים. אנחנו שומעים בדברי הפתיח, בטח את נציג משרד האנרגיה, איך מעצימים את הרשויות המקומיות ונותנים להם תקציבים. כן? תודה אדוני. אז כפי שהתחלתי לומר, אנחנו שומעים בדיון את, מספרים לנו - - - לא, אל תגידי לי שאת מתרגשת, כאילו את פעם ראשונה בוועדה. לא, לא, לרגע איבדתי את חוט המחשבה. אני כבר שבועיים, כל יום אתם איתנו.

את גרה כאן. ושוב אתכם. התחלתי לומר שבדיון שמענו ואת נציגי האוצר מדברים על העצמה של הרשויות המקומיות, על הקצאת תקציבים כדי שהם יוכלו לקיים פרויקטים יותר בני קיימא, נגיד את זה כך. ואדוני הגיב והשיב על הצורך בוודאות ובהסדרות שבאמת יתנו הבנה של שנים קדימה כיצד לעשות את זה. אבל ההצעה שמונחת בפני הוועדה, לא התקציבים שנמצאים בחוק התקציב במקום אחר ושיש לטפל בהם,

אדוני צדק. ההצעה שמונחת בפני הוועדה היא לא מעצימה את השלטון המקומי. היא פעם אחר פעם אחר פעם, ואנחנו נראה את זה כשאנחנו נצלול לפרטים, היא דואגת לדרוס את השלטון המקומי. להלאים ממנו סמכויות. בחלק האנרגטי? בחלק של תשתיות אנרגיה, כן אדוני.

בחלק של תשתיות אנרגיה, אנחנו נראה את זה בשלל נושאים ותחומים. פעם אחר פעם דווקא מנסים לכפות על השלטון המקומי ולפגוע בסמכויות שלו ולפגוע גם בהכנסות שלו. אנחנו נראה גם את הסעיף הזה בהמשך. ולכן אני מבקשת לומר, בל נתבלבל מאמירות שהן יפות אולי - - - אני יכול להבטיח דבר אחד, שזה לא ייחשב מפעל כזה שיופעל על ידי רשות מקומית או יקודם על ידה, של אנרגיה, לא ייחשב כארנונה עסקית כמו שהוא נמצא כרגע בוועדת כספים בדיון. אם זה העניין, אז הנה, אני כבר. אנחנו נדבר גם לגופם של דברים. אבל כן היה חשוב לומר בתחילה, מדובר בפרק מאוד בעייתי. צעד קדימה, צעד אחורה. מה שאני מבקש ממך, מירה, מאחר וגם היית בדיון הקודם שניהלנו על אנרגיה חלופית או אנרגיה ירוקה והקידום שלה, אני מבקש באמת נקודות שלכם. נקודות שאתם חושבים שצריכות להיות בחקיקה כאן כדי שנותנים אפשרות. כי אני חושב שאחד הקליינטים שצריך לקדם את העניין הזה, זה רשויות מקומיות. הן על ידי עידוד חברות לעשות את זה בשטחה והן היא עצמה, היא עצמה. זה חלק מהרשות. וכן, גם אם הרשות תרוויח על זה כסף, זה בסדר. גם על ארנונה אנחנו מרוויחים כסף, כך אתה מקיים רשות. אני רוצה לעודד אותם, זה מה שצריך להיות. לכן אני מבקש,

בקצירת העומר, נקודות שאתם חושבים שצריכים לבוא כשנגיע לעניין הזה שיהיה מונח לפניי. אני בכל אופן, מבחינתי, אעשה את המקסימום שהדברים האלה ייכנסו, כי אני מאמין בזה. אמרתי את זה בישיבה הקודמת, עוד לפני כל החוק הענק הזה. נכון, עוד לפני שהגיע. תודה רבה. אריה ונגר, אדם טבע ודין. אדוני, אני מבקש לדבר בסעיף על החוק. בסעיף הבא.

ברשותך, יעל דורי תדבר. בבקשה. אבל שתי דקות. כשזה עובר זה לא מכפיל את עצמו.

כן, בבקשה. תודה. יעל דורי, ראש תחום תכנון באדם טבע ודין. אנחנו רואים בחוק הזה סכנה גדולה, גם לציבור וגם לסביבה. כפי שציינו פה לא אחת, מדובר כאן על מצב קיים לא טוב של המדינה ועם עתיד שמתבסס על הכפלה של האוכלוסייה על שטח מאוד מאוד מצומצם. והחוק הזה, כפי שהוא מנוסח כיום, החוק הזה כפי שהוא מנוסח כיום, הוא ממשיך את ההתנהלות של עסקים כרגיל. מה זאת אומרת? התכנון הוא אם כל חטאת, צריך לפגוע בתכנון כחסם העיקרי. ולא לפתור את החסמים האחרים. נציג משרד האוצר ציין שנעשתה כאן עבודת הכנה. אנחנו לא ראינו אותה. אני לא יודעת אם חברי הוועדה ראו אותה, אבל אני חושבת שאחד הדברים שיושב הראש יכול לדרוש זה קודם כל שנדע מה המקור של החוק הזה וההצעות השערורייתיות שכלולות בו. ישראל היא לא מיניסוטה ואנחנו חייבים להתאים את עצמו ואת התכנון והביצוע של התשתיות הלאומיות שלנו לתנאים של הארץ ועם ראייה לעתיד. זה עוד משהו שחסר בחוק. למה הוא עסקים כרגיל? לא רק כי הוא שוב פוגע בתכנון, ברשויות המקומיות, במשרד להגנת הסביבה ובכל מי ששומר על האינטרס הציבורי. אלא גם בגלל שהוא לא מכיל מספיק את ההסתכלות לעתיד בנושא של שינוי האקלים. מעבר ל-10 מיזמי תשתיות חיוניים שידונו כאן בוועדה יש רשימה ארוכה שכוללת גם תשתיות של גז,

דלק, כל מה שאתם רוצים. בדיוק הפוך ממה שצריך להיות מוגדר כמיזם תשתית חיוני. אז לכן אנחנו סבורים שחוק הזה, שבעצם מזמן לא ראינו חוק ענק כזה שכלול בתוך חוק ההסדרים. וזה גם משהו שצריך להיות לפי דעתנו מוצא מהחוק הזה ולהיות מקודם באופן רגיל, עם שמיעת כל הציבור באופן מתמשך, מחוץ לחוק. הפגיעות העיקריות של החוק הזה הן פגיעות שהן בלתי הפיכות, מבחינת בריאות הציבור והעתיד שלנו כאן במדינה ואיך שהסביבה שלנו תיראה. לדוגמה, מוציאים את הדיון בחוק תשתיות, במיזמים של תשתיות לאומיות ממוסד תכנון מאוד מכובד, שנוסד בחוק נפרד אפילו, לקידום הסביבה החופית. הוועדה הזאת לא תדון יותר בתוכנית למתקן התפלה על החוף, של תחנת דלק על החוף, אי מלאכותי בים או עוד איזה אסדה נוספת.

אנחנו לא יודעים. כמה תוכניות הוועדה הזאת עיכבה עד היום של תשתיות לאומיות? אני בדקתי. אני חברת ולחו"ף, אפס. הוועדה הזאת תמיד אישרה את התוכניות האלה. היא עשתה שינויים קטנים: היא הוסיפה מעבר לציבור, היא הוסיפה קצת חניה, היא הרחיקה בינוי מהחוף, היא חייבה שיקום. אלה התיקונים של הוועדה. ועל זה יש בחוק סעיף שמנטרל את הוועדה - - - תודה. אנחנו נגיע לזה. וזו רק דוגמה. תודה אדוני. תודה רבה. ניצן בסן, לוביסט רשויות מקומיות, השרון, השומרון?

אה, זה אתה. נכון, זה אני. טוב, כן, ניצן בסן.

אני מייצג 18 רשויות מקומיות מהשרון והשומרון. בסוגיה ספציפית של הקמת שתי תחנות כוח באזורן. אדוני יושב הראש, הקמת תחנת כוח היא סוגיה מאוד מאוד משמעותית. היא סוגיה של בריאות הציבור, איכות הסביבה, נושאים של ביטחון. נושאים של תשתיות של כבישים וכו'. עכשיו, כיוון שמדובר פה בנושא באמת מאוד משמעותי הדיון בו הוא דיון ממושך. והממשלה, כגורם שאחראי, בעל הסמכות לקבל את ההחלטה הסופית בתוכניות לתשתית לאומית היא זו שנושאת בסמכות הזאת. עכשיו מה קורה למעשה? בגלל שהממשלה מתקשה להכריע, או יותר נכון לא עובדים על פי לוח הזמנים שמשרד האוצר היה רוצה לראות את התחנות קמות, רוצים לעקוף את הממשלה. לייצר מעין תהליך הפוך שבמסגרתו במקום שהתוכנית תגיע לממשלה, הממשלה תחליט האם לדון בה, האם לא לדון בה, מתי לדון בה ולקיים בה דיון מושכל ולקבל החלטה. יוצרים מנגנון הפוך, שבמסגרתו תוכנית שאושרה תוך 14 יום עוברת למזכירות הממשלה. ואם אין שר שמתנגד היא עוברת אוטומטית. זה הופך לחלוטין את כל הפרוצדורה הקיימת מאישור אקטיבי - - - זה בעצם היפוך של המציאות.

עכשיו אני רוצה להעיר על העניין הזה שני דברים: יש מאות אלפי אנשים ברחובות בחודשים האחרונים. יש שיקראו לזה רפורמה, אחרים קוראים לזה הפיכה. בסופו של יום הממשלה הנוכחית מקדמת איזה שהוא צעד מאוד מאוד משמעותי שמטרתו היא להחזיר את המשילות לנבחרי הציבור. ומה עושים פה? פה לוקחים את הסמכות המאוד מאוד משמעותית של תכנון ומפקיעים אותה. למה מפקיעים אותה? כי לממשלה קשה להחליט. אז שהממשלה תתכבד ולא תפזר את סמכויותיה, כי זאת סמכות מאוד משמעותית וחשוב שיהיה דיון. ומעבר לזה, זה ברמה העקרונית. ומעבר לזה, צריך לזכור, המנגנון המוצע יאפשר באופן אוטומטי להעביר תוכניות והנזק הוא אדיר. כי לא יתקיים דיון על ידי נבחרי הציבור. אתה יורד כבר לדיון עצמו ואנחנו נעשה את זה.

לא נקדים את המאוחר. תומר גרטל. מגמה ירוקה. בבקשה. בוודאי, אתה יושב ליד מיקרופון. שלום, אני תומר גרטל. אני רכז קשרי ממשל במגמה ירוקה. תודה כבוד יושב הראש על זכות הדיבור וגם תודה לחברי הכנסת שהגיעו לדיון החשוב הזה, שהוא באמת קריטי לבריאות הציבור ולסביבה. אני אדבר באופן כללי על הסעיף ונרד כמובן לעומק לאחר מכן. מכיוון שהדיון יתייחס גם לחוק אוויר נקי אני גם אדבר עליו. אני רוצה לפתוח את דבריי בסיפור על תחנת הכוח באשדוד. התושבים שם סובלים מזיהום אוויר מאוד כבד מאזור התעשייה הצפוני שם. ובקיץ שעבר הם סבלו גם מסיפור נוסף. המשרד להגנת הסביבה - - - אפשר לשאול בן כמה אתה? אני בן 20. המשרד להגנת הסביבה קיבל בקשה להפעלת היחידות המזהמות בתחנת הכוח באשדוד למשך 2,500 שעות נוספות, מעבר לאישור שכבר ניתן להם. בטח שמכירים פה את הסיפור. והתחנות האלה מאוד מזהמות, ללא טכנולוגיה מתאימה וללא מסננים מתאימים. המשרד להגנת הסביבה עמד לצד התושבים וסירב לבקשה. הגן על בריאות הציבור, הגן על תושבי אשדוד. משרד האוצר, שרצה למכור את התחנה, אמר שזה יוריד את הערך שלה והתנגד. כלומר, רווחים לפני חיים של אנשים. ואנחנו רואים שפתאום זה מופיע פה בחוק ההסדרים. ההקשר לא ברור וזה כמעין נקמה. עכשיו אדוני יושב הראש, אני פונה אליך פה. אתה צריך לתת לך קרדיט מלא על זה, אתה יושב פה ואתה מנהל דיונים מאוד רציניים על מפרץ חיפה. אנחנו משתתפים בדיונים האלה. ומה שמוצע פה, לתת לתחנת כוח לפעול ללא היתר פליטה זה לא, זה ליצור מפרץ חיפה חדש. ליצור לנו 10 מפרצי חיפה חדשים. שנים על גבי שנים של זיהום אוויר שיימשך פה בארץ. אתמול בוועדה למיזמים ציבוריים, היא לא הצליחה להגיע לפה לדיון הזה, אבל ראוי שיישמע הקול שלה. תושבת האזור אשדוד,

הגיעה ממש בכתה ודיברה על זיהום האוויר הכבד שיש באזור של אשדוד. ואיך הצעת החוק הזאת תפגע בה. היא אמרה 'אני לא ישנה בלילות. המשפחה שלי סובלת שם. הילדים שלי חלו באסטמה'. ומה נגיד להם לתושבי הפריפריה שגם סובלים גם ככה? משרד האוצר טוענים שהחוק הזה ישפר את זיהום האוויר, ללא שום הסבר והיגיון. הם טענו את זה גם אתמול בוועדה למיזמים ציבוריים. וכשניסיתי להבין מה עומד מאחורי זה לא קיבלתי שום תשובה ושום הסבר. ואני רוצה, וחשוב באמת להגיד את זה, לכל האנשים שפה בדיון, והגיעו המון אנשים. קורבנות זיהום האוויר שלא איתנו חשוב שיהדהדו פה בחדר. כל שנה יותר מ-2,500 אנשים בהערכת חסר, על פי ה-OECD מתים מזיהום אוויר. 7 אנשים כל יום. בזמן שאנחנו נסיים את הדיונים האלה 7 אנשים ימותו. הם מסתכלים עלינו פה מלמעלה בחרדה. אנחנו נלחמים את המלחמה שלהם פה. ואדוני יושב הראש, אני מפציר בך, מבקש ממך, אנחנו גם נלווה את הטיעונים ונתעקש כמה שיותר. אנחנו מייצגים פה את הדורות הבאים. אני מפציר בך לא לתת לסעיף הזה לעבור בחקיקת ההסדרים. לפעול לפי הפסוק "ונשמרתם לנפשותיכם" הכל כך חשוב הזה. לא סתם אומרים תן דעתך, שלא תקלקל את עולמי. זה העולם שלך וזה העולם שלי. אתם נבחרתם כדי להגן עלינו, להגן על האינטרס הציבורי. ואני מאוד אשמח גם שהייעוץ המשפטי לכנסת, של הוועדה, יציג את העמדה של הייעוץ המשפטי לכנסת, שהייתה טבלה מסודרת מאוד עם טיעונים מאוד מאוד כבדים, שדיברה על ההשלכות הכבדות של ההצעה הזאת. ואני אבקש גם שבזמן הדיון ועכשיו הם יציגו גם את העמדה של הייעוץ המשפטי של הכנסת.

תודה רבה. הספק מהיר יש לך עד גיל 20, באמת מרשים. אוקיי. יוני ספיר, שומרי הבית. בבקשה. תודה על זכות הדיבור.

סליחה. תודה על זכות הדיבור. אני אגע בשלוש נקודות בקצרה.

לנושא חוק אוויר נקי. אז למעשה, על פי הנתונים של המשרד להגנת הסביבה חוק אוויר נקי חסך לנו פי 3, לאורך עשור 115 מיליארד שקלים בעלויות חיצוניות לעומת, סליחה, מיליון. לעומת 38 מיליון השקעה.

יש עבודה שעשתה חברת DHV למשרד להגנת הסביבה על המשמעויות של חוק אוויר נקי לאורך עשור. ועל פי הנתונים, על כל שקל שהשקיעה התעשייה בהפחתת פלטות נחסכו 3 שקלים בבריאות הציבור ובעלויות חיצוניות. כך שהחוק בעצם הוכיח את עצמו לאורך העשור הראשון לקיומו. דיברנו על התמותה, אין צורך לחזור על הנתונים. אלפי אנשים מידי שנה, וגם זה בהערכת חסר, ממזהם אחד בלבד, התמותה מזיהום אוויר. זה חשוב לציין שזה יותר מאשר מלחמות, תאונות דרכים, אירועים ביטחוניים וכך הלאה גם ביחד. חשוב לתת את הדעת על התמותה מהעניין הזה. חשוב לתת את הדעת גם על הנתונים, המספרים של זיהום אוויר. מדובר על זיהום מתחנות כוח בלבד בישראל, על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה ב-2021 של קרוב ל-9 מיליארד שקלים נזק בריאותי וסביבתי. ולמעשה תחנות הכוח מהוות כ-70% מכלל העלות החיצונית מכל המקורות שמדווחים לדוח פלטות מזהמים של המשרד להגנת הסביבה, שמדובר על כ-600 מקורות. אז כך שהנזק הסביבתי והבריאותי הוא משמעותי. חשוב עוד לציין שאין כל צורך בחקיקה הזאת, כי כבר היום הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה, שהוא בר סמכא והדמות המקצועית בהקשר של מתן היתרי פליטה שמגבילים את המזהמים, יש בידיו כלים לאפשר חריגות. תומר קודם נתן דוגמה לחריגה ויש גם בהיתרים במסמך ששלחתי לוועדה דוגמה להיתר פליטה באלון תבור שניתן לאחרונה. ניתן לראות שיש שם אפשרויות לחריגות בנתונים מסוימים, וברור מה, מה הם המקרים שבהם אפשר להשתמש בדלקים מזהמים ולא בגז טבעי, כפי שהתחנה הזאת עובדת בשגרה. יש צורך בפנייה לממונה, יש צורך בשיקול דעת של הממונה, שהוא בוודאי מכיר טוב יותר מהאוצר וממני את הנתונים.

זו הנקודה של חוק אוויר נקי. לפרטים שניכנס אליהם.

הנקודה השנייה, בסדר גמור. הנקודה השנייה זה הנושא של תת סעיף 62. למעשה כאן אני חייב לחזור על אמירה שידידי משמאל, שכבר לא יושב כאן,

חרטתם על דגלכם ובצדק את נושא המשילות. ופה יש פגיעה במשילות. בעצם יש העברה של סמכויות הממשלה אל ועדת תכנון כלשהי. ולמעשה נדרש, במקום אישור פוזיטיבי יש אישור שבשתיקה. ואם לא ניתן אישור תוך 14 יום התוכנית נראית כמאושרת. יכול חבר כנסת לבקש,

יכול חבר ממשלה לבקש דיון בוועדת שרים מצומצמת לענייני תשתיות לאומיות. אבל על זה אמר הייעוץ המשפטי לכנסת, שאני מקווה שהוא ירחיב בהמשך, שייתכן שלא יוצגו בה כלל האינטרסים הציבוריים. נקודה אחרונה לסיום. הנושא של החלטת הרשות המקומית בעניין רישוי עסקים, זכות הערר על זה. אז יכול להיות בעצם החקיקה מגדירה איזה שהיא אינסטנציה של השגה על החלטות הרשות הרישוי המקומית. יכול להיות שזה נובע מאירוע מיכל האמוניה במפרץ חיפה, שהשאיר איזה שהוא חותם עמוק. אולי השאיר חותם עמוק. אתה מדבר על רישוי עסקים כשיש פרויקט לאומי? זה כלול בחוק לקידום תשתיות לאומיות. לא צריך את זה, מהסיבה הפשוטה שיש זכות ערעור על החלטות רשות הרישוי המקומית וכבר היום משתמשים בזכות הזאת וזה ללכת לבית המשפט. דיברנו על זה בדיונים הקודמים. אין שום סיבה להפחית. דיברנו על העצמה של הרשויות המקומיות. אין שום סיבה להפחית את היכולות של הרשויות המקומיות להגן על תושביהן. מה גם שהנתונים במידה רבה מצויים בידי הרשויות המקומיות. את הסעיף הזה לטעמי ראוי לא לאשר. תודה.

אם כך חברים, שמענו את כל. הערה קצרה.

ראש העיר, אני יכול לסרב לראש עיריית ראש העין? אני מבקש להביא לתשומת ליבכם. בטח יש כל מיני יזמים פרטיים שמשתתפים בפרויקטים הממשלתיים הלאומיים. היזמים הפרטיים, עם כל זה שזה הכרח בל יגונה, יש להם נטייה שכאשר מקבלים משימה יש להם איזה טייקון מאחוריהם. הם משקיעים מיליונים, מביאים את היועצים הכי טובים, כדי להצדיק את העניין, גם אם זה מסכן את העולם ובנותיו.

אני גם כן ביקשתי לדבר באופן כללי. אה, נכון. רגע, סליחה. אז זהו, רציתי לשאול אותך ואת זה אני פספסתי. אני מתנצל. האם אתה רוצה, ההתייחסות שלך יותר לחוק אוויר נקי או באופן כללי? באופן כללי.

אז בבקשה, כן. שם ותפקיד ואני אתן לך, בגלל השכחה, קצת יותר ממה שנתתי לחברי הכנסת. תודה רבה. ערן פייטלסון, אני פרופסור באוניברסיטה העברית. אני עוסק בנושאים האלה. אם אפשר בדרך שם להוריד את המיקרופונים אתם, כי אתם מסתירים לי את הפרופסור. אני עוסק בנושאים האלה למעלה מ-40 שנה. גם בתור עובד מדינה בעבר וגם חבר בצוותי תכנון לאומיים. גם יועץ למינהל התכנון, שלטון מקומי וכדומה. וגם אני משמש יושב ראש מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע ודברים מגיעים בפנינו גם בהקשר הזה. כשאנחנו מסתכלים על החוק הזה שמוצע בפנינו, העיקר שלו זה בעצם קיצור הליכי תכנון. מה שנדון כרגע פה. והשאלה אם התכנון הוא הדבר הבעייתי. אני כן בדקתי את זה לפני, אמנם הרבה זמן. האוצר טוען שהוא עשה עכשיו בדיקה, שכאמור לא ראינו אותה. באקדמיה נהוג שיש ביקורת עמיתים. לא יודע איזה ביקורת עברה עבודת האוצר. אבל בעבודה שאני עשיתי בזמנו ראינו שהתכנון הוא לא הבעיה. אנחנו עשינו גם השוואה בין לאומית. ודרך אגב, מדברים אצלנו כרגיל, בחלק התכנוני. לא מדבר על כלל הביצוע. על החלק התכנוני מהירים יותר או לא ארוכים יותר. וגם בראייה אורכית, כשאנחנו הסתכלנו למשל על כביש 6, נתב"ג 2000 וכדומה, והסתכלנו איזה חלק זה בוועדות התכנון, בשליטתן, בניגוד לכל המכרזים וכל הדברים האחרים. ועוד פעם, ועדות התכנון זו לא הייתה הבעיה. סתם מסקרנות, איפה כן זיהיתם את הבעיה? הרבה מאוד בתהליכי המכרזים. והנושא, והעתירות בעקבות המכרזים. משפטיזציה. המשפטיזציה סביב המכרזים.

אני כן אגיד לך את זה. ויוראי, אל תקשיב שנייה. הרבה מאוד משפטיזציה בוויכוח, בתוך משרדי הממשלה עצמם. ולפעמים אפילו בתוך האוצר. בין אגף תקציבים לחשכ"ל. לגבי מכרז כזה או אחר, עם עמדות של ייעוץ משפטי כזה או אחר,

אני יודע את זה מהקו האדום.

השאלות של הפרטה. הזכירו את הקו האדום.

הוויכוח כן נת"ע, לא נת"ע,

ביטול הפרטה, כמה זמן זה לקח.

יש לנו פה הרבה מאוד שלבים שבהם הדברים נתקעים. והחלק של וועדת התכנון הוא החלק הקטן של הסיפור הזה. ופה אנחנו רואים שמתמקדים בחלק של ועדות התכנון. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי זמנים. אנחנו פה מדברים על זמן התכנון. אבל אנחנו מדברים על פרויקטים שיהיו פה עשרות שנים.

אנחנו לא מדברים על פרויקטים רק שישפיעו על הדור הבא. אנחנו מדברים על פרויקטים שישפיעו על הנינים שלנו ונכדי הנינים שלנו. אני אתן לכם דוגמה קטנה. נכון הבריטים בנו את נמל חיפה, לפני 90 שנה.

הם בנו אותו בניגוד להמלצה של ריכאלד קאופמן בזמנו שהציע אותו באזור הקישון. את הטעות הזאת של הבריטים, שאז לא היה חוק התכנון והבנייה אנחנו מנסים לתקן. הבריטים אשמים. אנחנו מנסים לתקן. עד היום לא הצלחנו לחבר את חיפה חזרה לים, בגלל המורשת של הבריטים שפה כבר נמצאת 90 שנה.

הדברים שאנחנו מדברים עליהם, תשתיות, זה לא משהו שאנחנו מסתכלים עליו לטווח קצר, אלא לטווח של הרבה דורות קדימה. עכשיו, תעמיד מול זה את קיצור לוחות הזמנים.

מדברים פה על קיצור הזמן של ההנחיות הסביבתיות של היועץ הסביבתי. כמה אתם תחסכו שם? שבועיים? שלושה? על פרויקט שיעמוד פה 90 שנה. עכשיו, מה זה בהנחיות סביבתיות? כשאני מלמד את הקורס בתכנון סביבתי במוסמך אצלנו, אז אני מדבר גם על תסקירי השפעה לסביבה. החלק הכי קריטי בתסקיר זה מה שנקרא Scoping, זה השלב של זיהוי הסוגיות. זה הנחיות הסביבתיות. פה אומרים שבוע, היועץ הסביבתי המופלא יצליח לכתוב הנחיות סביבתיות.

לפרויקטים כאלה גדולים? בחיים אי אפשר לעשות את זה. זה חוסר מקצועיות לכתוב דבר כזה. עכשיו, זה כדי לחסוך שבועיים או שלושה. זה מה שבאים לחסוך על פרויקט שיעמוד 90 שנה או 100 שנה.

ובשבועיים שלושה יועץ סביבתי כן יודע להביא את זה? זה ייקח לו אולי. ואם ייקח לו קצת יותר, לא נורא.

לא, כי תחשוב על איזה פרויקטים אנחנו מדברים. על פרויקטים חדשניים. פרויקטים עם השלכות עתירות. בין אם זה נמלי ים, בין אם זה ארובות שרב, בין אם זה כל מיני דברים אחרים. בחלק מהדברים צריכים לעשות עבודת לימוד.

זה א' One size fits all,

אם זה פרויקט שכבר עשית כמוהו, יותר קל. אם זה פרויקט שהוא חדשני, ותכף אני אזכיר את הפיילוטים האלה שמכניסים פה. אז ברור שאתה צריך יותר זמן. זה מקצועיות, א'-ב'. דבר נוסף שעולה פה, הוזכר פה הנושא של צפיפויות. אנחנו מדינה צפופה. ולכן לכל דונם פה יש חשיבות ואנחנו הולכים להצטופף והתחרות פה על הקרקע היא פנומנלית והיא לא דומה למדינות אחרות. כשאני קורא את הצעת החוק זה נדמה שאנחנו מדברים על קנדה או משהו. יש תוכנית, אבל אפשר לסטות ממנה. קצת ימינה, קצת שמאלה, נעתיק תשתיות החוצה מתחום התוכנית. עכשיו, בקנדה או במערב ארצות הברית זה בסדר. יש הרבה שטח, תזוז קצת ימינה, תזוז קצת שמאלה, לא קרה אסון. בישראל הצפופה? אתה תצא מתחום התוכנית? איך אפשר לחשוב בכלל על דבר כזה שאתה תצא מתחום התוכנית ותעשה כל מיני הקלות. תוסיף 30%, נכון? כל מיני דברים כאלה במדינה צפופה כמו שלנו? זה לא יעלה על הדעת בכלל לעלות דברים כאלה.

זה חוסר מקצועיות בכלל לעלות כאלה דברים והצעות כאלה במקום כזה. דיברנו על הקלות. כמו שיש בדיור שעושים הקלות, גם פה עשינו הקלות. לקרקעות? כן, כן, יוצאים מהקו הכחול. וגם לא צריך תשריט. יוצאים מהקו הכחול. יוצאים מהקו הכחול וגם לא צריך תשריט.

וגם לא צריך תשריט. וגם לא צריך לפרסם את זה לציבור להערות. וגם אין ערר. ועדה מחוזית. נגיע לזה. נגיע לזה, הלאה.

אני מצטער, כי אני לא אהיה בכל הסעיפים שאתם תדונו בהם. חבל מאוד. אז לכן אני מעלה את הסוגיות.

אני אתן לך להעלות, רק אני לא אתעמק בזה עכשיו.

אבל אני מקווה, איך זה, מטי או מישהו אחר יעלו את הדברים בבוא העת. גם האוצר אמור לתת התייחסות. פשוט הדברים האלה בהקשר שלנו הם לא סבירים. יש פה גם הנחת בסיס שהתשתיות כולן רצויות.

כולן רצויות, כולן טובות. עכשיו, זה לא נכון. למשל בתעדוף פה אמרו רכבת לאילת. אני הובלתי צוות שבחן את הרכבת לאילת. צוות רב תחומי. הראינו שהתועלת ברכבת לאילת היא בדיוק אפס. אין בה תועלת. עכשיו, אנחנו גם הצגנו את זה בכנסת בזמנו, כשזה עלה בסיבוב הקודם. וגם נעשה עדכון של הדוח הזה. עכשיו פה אומרים זה כבר מצוי, זה כבר טוב. ניתן לו גם תעדוף על לרכבת הזאת לאילת, שהתועלת שלה למדינת ישראל היא בדיוק אפס. וגם התועלות שאומרים לא יתממשו. טוב, זה כבר החלטות מדיניות מה שנקרא. נכון. אבל החקיקה פה מניחה שהנה, זה כבר.

בוא נתחיל להתכנס לסיום פרופסור.

אני אגיד אז עוד שני דברים. דבר אחד, יש פה גם אלמנט של טכנולוגיות חדישות.

פיילוטים וכדומה. וזה בכלל פתוח. מה זה פיילוטים כאלה? אילו זה היה קיים כשעשו את פצלי שמן באדולם, אז היום היה לנו פצלי שמן באדולם. אסון נוראי היה פה. או אם היה בא עכשיו ארובות השרב של דן זסלבסקי. אני לא יודע כמה פה בכלל זוכרים את הדברים האלה. או אם יש לנו היום חברה ישראלית שמקדמת היתוך גרעיני. אתם באמת רוצים להעביר את הפיילוט הזה עם היתוך גרעיני או ארובות שרב או פצלי שמן עם חימום בתת הקרקע? אתם רוצים להעביר את זה בתור פיילוט של טכנולוגיה? בלי בקרות, בלי תכנון? זה דבר, עוד פעם, שלא יעלה על הדעת.

והנקודה השנייה? והאחרונה.

עקרונית, וסלח לי שעכשיו אני אדבר קצת אקדמאית. החוק הזה מקדם ממשלתיות במקום משילות. יש אצלנו בלבול בין ממשלתיות, Governmentality, לבין משילות שזה governance. הייתי ראש בית ספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. אנחנו מדברים היום על משילות. משילות זה תיאומים, זה שילובים וכדומה. ממשלתיות זה רמוס ודרוס. זה הממשלה תעשה ותעביר את זה בכוח. החוק הזה הוא רמוס ודרוס. והוא חוק שמקדם ממשלתיות והוא לא חוק, ופה ציינה יעל דורי קודם למשל את הפורומים השונים. עכשיו, זה חשוב. זה חשוב להביא את זה, שאנחנו נקדם משילות ולא ממשלתיות. משילות למשל, אם תרצה דווקא אחד הדברים היפים שעשו הגופים המקצועיים, לא החקיקה, בות"ל,

זה הקונגרס עם השולחנות העגולים וכדומה. זה משילות. כי אתה בא ומנסה לעבוד יחד עם כל הגורמים.

אנחנו בחקיקה, אנחנו בחקיקה מאוד מאוד דוחפים את הנושא של שולחנות עגולים. מה שכתוב פה, כשאני קורא את החוק הזה. לא, לא, לא. פה, החוק הזה לא. הוא לא משילות, הוא ממשלתיות. הוא עוד לא עבר את הוועדה. אני אני מקווה מאוד שהוועדה תקדם משילות.

אני מודה לך מאוד ואני אשמח שתלווה את זה במה שנקרא בצורה כזו, בצורה אחרת. לפני תשובות, בגדול, של האוצר, נכנס חבר הכנסת נאור שירי. אז אני אכבד אותו בשתי דקות כמו כולם. יש אחר כך המשך של הדיון. אני יודע, אני יודע. אני התעדכנתי מלאה שיש הפסקה. אני אנסה להגיע. אחרי תשובת האוצר יהיה 5 דקות ונתחיל את הדיון הבא. לא הדיון הבא, אלא המשך הדיון הזה. שבו יהיה חוק אוויר נקי. נתחיל איתו. הוא גזל לי 42 שניות כבר. לא גזלתי לך, זה לרשותך.

במחילה מהיושבים פה מסביב לשולחן, אני שנייה יוצא מפוקוס הדיון ואני לא, זה לא ממעיט מחשיבות הדיון. אני רק שאלה ממני אליך, בסדר? אנחנו עשינו דיון. באיזה נושא? הפריצה לדרכונים.

אתה יודע שעדיין, אני יודע, ממני אליך, אני באתי במיוחד. כי אני אומר, עדיין רשות האוכלוסין לא פרסמה שום דבר. הודעה לציבור, לא פרסמה כלום. לא פרסמה. רגע. קודם כל, השר היום - - - השר היום אמור. רגע, אתה רוצה תשובה?

או שאתה רוצה לגמור את הזה?

אני באתי עצבני. אני מודה. אני אומר, זה מעצבן אותי. אתה יודע למה זה מעצבן אותי? כי הם הפרו את מה שאתה ביקשת, לא כי אני. אני רגיל שלא מתייחסים אליי פה. קודם כל, תודה על הגנת היושב ראש.

שתיים, תקשיב ליושב ראש. בבקשה, אדוני יושב הראש. קודם כל, אחד, הם הוציאו, היה במהלך השבוע גם את הרעיון שהיה שלך ואחר כך שלי, בצורה כזו או אחרת, לגבי הנושא של הבוטים והדברים הללו. אני אשלח לך תכף את הזה. דבר שני, אני יודע ואני בקשר מולם, כולל השר, כולל יושב ראש מינהל, רשות האוכלוסין. רשות האוכלוסין. שהם סיימו ברוב הדברים עם האוצר את הנקודות ואת הכל. רגע, דקה. היום הולכת להיות מסיבת עיתונאים או איך שתקרא לזה, שהשר מודיע את ההחלטות הסופיות. אתה זוכר בדיון ביקשתי שייקח שבוע ולא יותר, כדי שיהיה את הדבר הזה. דבר שני, יש מירוץ בלתי נגמר בתוך המערכת שם אל מול הבוטים והזה. התברר שחלק מהדברים סותמים, חלק מהדברים עוד לא סותמים. היום אנחנו נקבל תשובות. ואם אנחנו נראה, זה בדיוק תפקידנו כוועדה עוקבת, ולהזכירך, זה דיון שלישי שעשינו בוועדה. אין הרבה ועדות שיושבות ככה מה שנקרא על, על של הזה. אני מודה לך על זה שאתה ממריץ אותי בעניין. אבל עכשיו בוא נחזור פה. אתה רוצה להגיד משהו? כן, אני רק אעיר לחבר הכנסת שירי. גם לך יש מה לעשות. אם אדוני רוצה לחשוב על הצעת חוק. שזה לא פלילי. שהתופעה של בוטים היא כנראה ספק פלילית. אבל, ואפשר לחשוב על הגשת הצעת חוק שתטפל בזה. אני באמת לא רוצה לגזול מתשובות האוצר בחוק החשוב הזה. אבל אני אדבר איתך אחרי זה על זה, כי משרד המשפטים עדיין לא התייחס לזה. נכון. עכשיו, סתם שתדע, העוזר שלי הביא לי את ההודעה. מודעה שיצאה שבוע הבא, עיתונות, אני לא יודע איפה. שרשות האוכלוסין, לפי הרעיון שלנו. חברי הכנסת גם משפיעים לפעמים. בהמשך לפעולות, הודעה לציבור, חשוב שתדעו. "בהמשך לפעולות יזומות של רשות האוכלוסין וההגירה זוהו בימים האחרונים מספרי טלפון נוספים אליהם שויכו עשרות תורים. בעקבות זאת הורה אמש מנכ"ל הרשות למחוק עוד 2,500 תורי סרק. אנחנו ממשיכים לפעול לאיתור ולטפל בנושא עד שימוגר".. זאת אומרת יש כן שיח, מה שלא היה קודם בכלל. ועל כך תבורך ותבורך הוועדה כולה. ועכשיו נעבור לאוצר. תשובות על כל שלל הנושאים בגדול ואחר כך אנחנו, ואחר כך הערות של היועץ המשפטי,

הפסקה 5-7 דקות ונחזור לדיון ונתחיל אותו ובואו נראה מתי נסיים אותו ואיך נסיים אותו. זאת אומרת, נסיים אותו היום לגמרי ודאי שלא. אז ברשותך,

מן הסתם לא נתייחס עכשיו לסוגיה פרטנית ספציפית כזאת או אחרת, כי באמת אנחנו נקריא את הסעיפים. וגם הדברים שנאמרו פה חלקם לא מדויקים, חלקם הובנו אולי בצורה שונה ממה שכוון. ואנחנו במהלך הדיונים, במהלך ההקראות נקרא ממש סעיף סעיף והסדר הסדר ונסביר בדיוק את מהות הסעיף. ונשמח לקבל באמת אינפוט והערות ויושב ראש הוועדה וחברי הכנסת יוכלו לקבל את ההחלטות. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה: ציינו פה מקודם במהלך הדיון מדינות מסוימות שמקימות פרויקטי תשתית בתוך פרק זמן מאוד מאוד קצר. של שנה שנתיים. אותן מדינות אולי נמצאות בצד אחד של הסקלה, שיכולות להקים פרויקט בסדרי גודל מאוד מאוד מרשימים תוך פרק זמן כזה קצר. ההבנה שלנו וגם בהשוואה בין לאומית, אפשר לראות את זה גם בדוחות מבקר המדינה וגם בדוחות של בנק ישראל. מדינת ישראל נמצאת בצד השני של הסקלה. אנחנו בקיצון השני. פרק הזמן שלוקח לנו להקים פרויקטי תשתית הוא לא סביר. פשוט לא סביר. וזה נכון לגבי כל המקטעים. אנחנו לא מייחסים איזה היבט מסוים רק למקטע ספציפי. מתקנים עוולה בעוולה? לא מתקנים עוולה בעוולה. אני באמת, ברשותך, אני רק אסיים.

אני לא אתייחס באמת לדברים נקודתיים בהקשר הזה. דיברו פה ספציפית על סוגיות התכנון. נגיד שגם החוק הזה וגם החוק שנדון בוועדה למיזמים ציבוריים וגם החלטת הממשלה שעברה שמלווה את החוק הזה, מתייחס למגוון שלם של היבטים. סתם לדוגמה, אנחנו לראשונה במדינת ישראל מסדירים את עולם תיאום התשתיות. איתור התשתיות, אסיפת מאגר התשתיות.

אין גורם ממשלתי במפ"י היום שבא ובאמת יודע בוודאות מהן התשתיות שנמצאות במדינת ישראל. גורם שבא לעבוד בתת הקרקע מה נמצא שם? אז אנחנו עושים את זה ומסדירים את זה. יש סוגיה, דיברו פה מקודם על מטה התשתיות שנסגר. אז לפני כמה חודשים מטה התשתיות במשרד האוצר הוקם מחדש. הממשלה באה ואמרה הנושא הזה מספיק חשוב ואנחנו עכשיו נקים מטה תשתיות. אז אני אומר, זה סט שלם של רכיבים. חלקם נידונים פה בוועדה, חלקם בוועדה אחרת. חלקם גם בהחלטות ממשלה, שלאו דווקא באות לידי ביטוי בחקיקה. זאת נקודה שנייה. נקודה שלישית: דיברו פה על חסמים נוספים שנמצאים בתוך התהליך הזה ואנחנו מכירים ומנסים לטפל בהם. בין בכלים שאמרתי ובכלים אחרים. דיברו פה על תקציב, חסר תקציב. שימו עוד תקציב זה יפתור את כל הבעיות שיש. אז אני אומר, סתם לדוגמה הכי פשוטה. אנחנו יודעים לבוא ולהגיד שבשנה הקודמת היה תת ביצוע במשרד התחבורה. משרד התחבורה, פרויקטי הרכבות קלות, אני מניח שאתם רואים מה קורה בשטח. הפרויקטים לא מתקדמים כמו שציפינו בהתחלה. חלק גדול זה בעקבות הבעיות שמופיעות פה. ובחוק אנחנו מנסים לבוא ולטפל בהם. אז כמו שאמרתי, זה לא רק עולמות התכנון והבנייה שהחוק בא לטפל, יש מגוון שלם של תחומים. איזה בעיות יש עם - - - למשל? כשנגיע לסוגיה נבוא ונציג בדיוק מה הביא אותנו לבוא ולעשות את התיקונים הספציפיים. ובהקשר הזה נבוא ונגיד שההשקעה בתחום התחבורה ספציפית ותחבורה ציבורית, הסעת המונים, גדל בשנים האחרונות בצורה משמעותית. ועוד יגדל עם פרויקט המטרו ופרויקטים נוספים. כן נגיד שלאורך כל ההסדרים שניסינו לעשות פה ניסינו להביא הסדרים מאוזנים. התהליך הזה שעכשיו אנחנו נמצאים בו הוא עוד שלב בדרך מאוד מאוד ארוכה שהייתה. החלטת ממשלה שהופצה להערות הציבור.

לאחר מכן דיון בממשלה. והדברים שונו, בעקבות הדיון בממשלה. שיח עם כל המשרדים הרלוונטיים.

לאחר מכן ועדת שרים. זמן לציבור, היה לו זמן להגיב? והדברים עוד, תודה. כמה זמן היה להם להגיב? את מפריעה לי. והדברים עוד ישונו. והדברים עוד ישונו. אז אני רק אומר שהתהליך שאתם רואים פה עכשיו הוא עוד שלב בתוך הדרך. ומן הסתם, החלטת ממשלה המקורית שאולי ככה הפצנו בהתחלה היא ממש לא נראית ככה כמו שהיא עכשיו. וכמו שיושב ראש הוועדה אמר גם הוועדה הזאת יעשו התאמות ושינויים שבתקווה יהפכו את החוק הזה לטוב יותר. כשהמטרה שלנו, ונראה לי שכולנו שותפים לה, שבסוף מדינת ישראל, לאור האתגרים שלה, ודיברו הרבה על הצפיפות ויש אתגרים במשק האנרגיה ואתגרים בתחום המים ועוד המון המון תחומים. אנחנו נוכל לבוא ולהתמודד איתם בצורה טובה יותר. כרגע הכלים שקיימים לנו כממשלה, כציבור, ככנסת, כגורמים מבקרים, הם לא מספיק טובים. לא מספיק טובים. במסגרת החוק הזה אנחנו באים לעשות את ההתאמות. ניסינו הרבה מאוד שנים ללכת בכלים קונבנציונליים ואני מניח שחלק מהדברים גם רובכם מכירים. יש ועדה ליישוב סכסוכים, ועדה לתיאום תשתיות. יש המון המון ניסיונות לבוא ולטפל בדברים. אני רק אסיים ואני אנסה להתייחס ספציפית לדברים. - - - ציבור, סביבה. זה אחד הדברים שאנחנו מבקשים לראות אותו ואנחנו לא רואים. אז עוד מעט,

יושב ראש הוועדה אמר שחוק,

ההיפך, אנחנו רואים שהוא מופר. אז נוכל לבוא ולדבר עליו. אני לא רואה שום איזון לבריאות הציבור. תן לו תשובה כמו חוט השני. כחוט השני זה עובר שבעיניי האיזון הופר. הבנתי, ברמה הכוללת. אז אנחנו, כמו שאמרתי בהתחלה, כשאנחנו מסתכלים על הסקלה איפה מדינת ישראל היום מבחינת היכולת להקים ולהפעיל תשתיות, אנחנו נמצאים בסקלה הנגדית לאותן מדינות. אני לא אומר שאנחנו צריכים להיות שם. אבל לחלוטין המטוטלת צריכה קצת לבוא ולאיזון לבוא ולאפשר לנו להקים פה ולהפעיל פה מטוטלת. מטוטלת דווקא בחרת? לא, כי רק רציתי. לא משנה. לא, לא הבנתי את ההקשר. מה לא הבנת את ההקשר? אומרים מטוטלת ולא "מטולטלת". אם טעיתי בלשוני אני

רק רצית לדעת אם אנחנו מקשיבים.

והאמירה היא מאוד מאוד פשוטה וברורה. דיברו פה על אמירות לבוא ולנסות לעקוף את הממשלה. הממשלה היא באה וקיבלה את ההחלטה לגבי החוק הזה. ומבינה את הערך ואת התועלות שהחוק הזה מאפשר לה לבוא ולקצר תהליכים בירוקרטיים, תהליכים רגולטוריים. כי המטרה שלהם בסוף בסוף, בקצה. שתי מילים על ערכי חוף ובריאות. בגדול. אז אנחנו,

אם אתם רוצים לדבר על חוק אוויר נקי ואנרגיה - - - לא, לא מדברים עכשיו על החוק. אני מדבר לאורך כל החקיקה, כל החקיקה כולה, לפי דעתנו, ואני אומר שוב, כל משרדי הממשלה, כולם, היו חלק מהתהליך הזה שמובא פה לפניכם. וקיבלו הערות ציבור. וחלק מהדברים פה מובאים. בסוף הממשלה קיבלה החלטה. בסוף ועדת שרים קיבלה החלטה.

אבל המשרדים התנגדו.

בסופו של דבר, החוק פה כולל איזונים. הוא מתייחס,

אם אתם רוצים לבוא להתייחס ספציפית לכל הסדר והסדר בנפרד, נוכל לבוא ולהתייחס.

לא ספציפית. בגדול, בגדול.

שמי עידו מור, רפרנט אנרגיה, אגף תקציבים. הטענות שיש פה פגיעה מסוימת בסביבה הן באמת טענות שעולות וחוזרות. אנחנו חושבים, גם בעולם התכנון, גם בעולם הרישוי, גם בעולם אוויר נקי, גם בעולם המכלול הכולל של הדבר הזה, אנחנו חושבים. ולאחר שיח מאוד מעמיק עם המשרדים ועם הציבור, ותגובות ציבור, שכן נעשו פה איזונים. ובחלק מהמקומות, אגב, גם השתפרו דרכי הפיקוח ואכיפה. ואנחנו כשניכנס לפרטים. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות -- אתכם לגבי האיזונים? כשניכנס לפרטים נוכל לדבר בדיוק על האיזונים. נשמע אותם, כמובן. אוקיי. תודה רבה לכם. היועץ המשפטי של הוועדה, בנושאים הכלליים. הערות כלליות. ראשית, אנחנו בהחלט סברנו שהצעת החוק הזו לא מתאימה לחוק ההסדרים. יש בה הסדרים מרחיקי לכת בנושאים רבים. ההליך שקדם להכנתה היה הליך מואץ ביותר. בניגוד למה שנאמר, קשה לומר שנעשה פה שיתוף ציבור מעמיק. גם לא נעשה ההליך המקובל של בחינת הנטל הרגולטורי, אם יש, לפחות תהליך שנקרא תהליך שדריה,

כפי שאתם יודעים, על חוק ההסדרים. ולכן עמדתנו הייתה שהחוק הזה לא מתאים לידון במסגרת חוק ההסדרים. העמדה הזאת לא התקבלה על ידי ועדת הכנסת, אשר סברה שבהחלט יש מקום לעשות את זה. ולכן אנחנו נמצאים כאן.

אנחנו נאמר שמבחינתנו אנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי להקפיד על הליך חקיקה תקין. כך שיישמעו כל העמדות ויישקלו בכובד ראש. אנחנו נקפיד על הליך חקיקה תקין. ואם אנחנו נסבור שההליך המתנהל איננו מתנהל כפי שצריך במגבלת לוח הזמנים שקיימת אנחנו כמובן נתריע בפני הוועדה על כך במסגרת הדיון. מי אמור לנהל אותו כפי שצריך? הוועדה צריכה. יושב הראש.

אנחנו נעזור ליושב הראש. יש לנו מספיק שעות ביחד. אנחנו נעזור ליושב הראש לעמוד במחויבותו. הערה נוספת לגבי חוק ההסדרים בכללו. לצערנו, בשנים האחרונות ולאו דווקא במסגרת הנוכחית, השתרשה נורמה לא טובה במשרדי הממשלה ובמשרד האוצר בפרט, שחוק ההסדרים הוא הפלטפורמה לקידום מדיניות. אין פלטפורמה אחרת. חקיקה רגילה הפכה להיות לא קיימת. כמעט לא מביאים חוקים רגילים בעלי משקל. והנורמה הפכה להיות כך שכל ההסדרים שרוצים לקדם מביאים אותם במסגרת חוק ההסדרים. ברמה כזאת שלאחר שהסדר מסוים נכנס או לא נכנס לחוק ההסדרים או שנמצא שיש בו איזה שהוא ליקוי או שצריך לתקן אותו, אומרים לנו, התשובה היא 'טוב, בחוק ההסדרים הבא נטפל גם בזה'.

להעביר הליך חקיקה רגיל זה דבר שלא עולה על דעתם של גורמי הממשלה בכלל וגורמי האוצר בפרט. וזאת נורמה לא טובה שצריך לחשוב איך מתמודדים איתה. היא נכונה באופן כללי והיא נכונה בפרט בהקשר של הצעת החוק הספציפית הנדונה כאן. שבהחלט כוללת הסדרים מרחיקי לכת בתחומים רבים, שיצטרכו לידון בוועדה הזאת. נידונים גם במקביל בוועדה, כפי שנאמר, מיזמים ציבוריים. אבל בהחלט הוועדה תצטרך לתת את דעתה גם בפרק הזמן הקצר שעומד לרשותה לאותם הסדרים מרחיקי לכת. בהקשר זה אני אומר שתי הערות נוספות. חלק מהגופים שדיברו כאן וחלק מהגופים שנוגעים בדבר העבירו לוועדה הערות בכתב. אנחנו מבקשים שכל מי שחושב שיש לו הערות להצעת החוק בהחלט יעביר הערות בכתב. זה מסייע לוועדה, לחברי הכנסת, גם לנו, ככה למקד את הדברים בצורה עניינית. ולכן אנחנו מבקשים שכל מי שיש לו הערות יעשה מאמץ להעביר אותן בצורה מסודרת בכתב. כך שלא ייווצר מצב שנשמע אותם לראשונה כאן. כמובן זה לא מחליף את האפשרות לדבר, ככל שיושב ראש הוועדה ימצא לנכון לתת זכות דיבור. אבל כיוון שאנחנו בלוח זמנים מצומצם יש חשיבות גם להעברת הערות בכתב. אז אנחנו מבקשים את העניין הזה. למי שתוהה, אנחנו בדרך כלל, אני מקפיד על זה וגם ודאי אנשי המקצוע, עוברים על הדברים. רואים אותם.

אם יש נקודות שהם זה, אז פשוט משכיל אותנו באירועים קצת לפני הישיבה.

הערה נוספת בהקשר של המהלך שוועדת הכנסת החליטה עליו. כפי שאתם יודעים וכפי שנאמר, ועדת הכנסת החליטה לפצל את הדיון בהצעת החוק הזה בין שתי ועדות. כך שהוועדה למיזמים ציבוריים דנה בסעיפים 1 עד 30, שזה הפרקים, החלקים כרגע, א' ו-ב' וחלקים ג', ד' ו-ה' נידונים בוועדה הזאת. חלקים ג' ו-ד' מתייחסים למיזמים המועדפים והחיוניים וחלק ה' הוא תיקונים עקיפים. בתוכו חוק אוויר נקי. בתוכו התיקון לחוק אוויר נקי ובעיקר לחוק התכנון והבנייה. הסיטואציה הזאת יוצרת קושי דיוני מסוים. באופן, במובן הזה שההחלטות של הוועדה, של שתי הוועדות צריכות להסתנכרן בצורה כזו או אחרת ולכן יתכן מצב שבו בעקבות החלטות שיתקבלו בוועדה השנייה שדנה בהצעת החוק נצטרך לחזור לדון בעניינים מסוימים. יתכן שלא. זה כמובן תלוי בהחלטות שיתקבלו שם. וגם להיפך. יכול להיות שהחלטות שיתקבלו כאן יגרמו לכך - - - אבל כדי שלא יהיה הרבה דברים לתקן או לסנכרן אז הצוות המשפטי של הוועדה שלנו, בראשותו של תומר, מלוה את

אנחנו כמובן עושים את המאמץ לסנכרן בין הדיונים, עוד לפני שמתקבלות החלטות. אבל כמובן שיתכן מצב שבו נצטרך לחזור ולדון בעניינים מסוימים אם יתקבלו החלטות כאלה ואחרות שמשפיעות. אנחנו לא יודעים כרגע. אבל לא רואים כרגע את המצב הזה קורה. אבל אני מעיר בפני הוועדה שהיא צריכה לדעת שיתכן והיא תצטרך לדון בעניין כזה או אחר, אם בעקבות החלטות שהתקבלו בוועדה האחרת. אלה ההערות שלי הכלליות לנושא הזה. כמובן שאנחנו נעיר כמובן את כל סעיף. נעיר, ב-א' וב-ע'. אוקיי, בסדר, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה עכשיו. 12:30, 12:31 נתחיל את הדיון על חוק אוויר נקי. מי שבנושאים אחרים כרגע זה לא,

יודע. אנחנו מחכים לאישורים של יושב ראש הכנסת. אני לא יודע. כרגע הדיון הוא עד 14:00-14:30 כזה. (הישיבה נפסקה בשעה 12:22 ונתחדשה בשעה 12:52.) מתנצל על האורך בהפסקה, כי אני עליתי לוועדת רווחה על הסתייגות שלי בחקיקה מקדנציה קודמת

ולכן עליתי לומר כמה מילים, לטובת ציבור הנכים. ולכן זה נמשך עוד כמה דקות. אנחנו נתחיל עכשיו את התיקון של חוק אוויר נקי. יש לכולם, זאת אומרת לחברי הכנסת יש את זה באייפדים,